בוקר טוב, היום ה' באדר התשפ"ג, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. נושא הישיבה: ציון במשפט תיפדה מחזירים את הצדק למערכת המשפט. הצעת חוק מטעם הוועדה, חוק-יסוד: השפיטה (תיקון ביקורת שיפוטית על חקיקה), ובעקבות ההצבעה ביום רביעי הצטרף לנו נושא דומה מאוד לסדר היום, הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה), פ/87/25, שלי, שנוסחה כמעט זהה לנוסח מטעם הוועדה, למרות שהנוסח מטעם הוועדה, ככל הנראה עוד יעבור שינויים לפני הקריאה הראשונה, כפי שאמרנו. יש משהו מאוד לא ראוי שהצעות החוק הפרטיות היחידות שהוועדה דנה בהן הן של היושב-ראש. יש על זה אפילו הערה בהחלטות ועדת האתיקה. אני מבין שאתה מוותר על הצהרת פתיחה.

לא. אני מבין שאתה רוצה לוותר על הצהרת הפתיחה שלך,

לא. צריך לומר את זה. אולי אתה רוצה בהצהרת הפתיחה להתנצל? קארין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בוקר טוב. וואלה. את קוטעת אותי בתחילת דבריי.

בפרשת משפטים נכתב "אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר". גם קללות כלפי המנהיגות וגם קללות כלפי השופטים הם דבר לא ראוי ופסול. בהקשר הזה אני רוצה כמובן להבהיר, הבהרתי את זה כבר ברשתות החברתיות, אבל אני חושב שהדבר הזה חשוב שייאמר גם כאן, הכותרת שעיתון הארץ בחר לשים לדבריי הייתה אמירה שאמרתי על תיק ספציפי והחלטה ספציפית, לא אמרתי בשום שלב אף פעם שכל השופטים בבג"ץ הם בורים ועמי ארצות. זו אמירה שלא נאמרה על ידי. רק חלק. אני יודע שחלק מהאנשים נעלבו, וזו גם אמירה שלא אמרתי, לכן גם אין לי בעיה להגיד שהיא אמירה לא נכונה, וכמובן מי שנפגע ממנה, אני מתנצל על כך. החלק השני "ונשיא בעמך לא תאר", הוא מעביר אותנו לאמירות המזעזעות שנאמרות השכם והערב, בראשן מה ששורטט על נתיבי איילון, האמירה "ביבי בוגד" וכדומה. אני מאוד מאוד מקווה שהשיח מכל הצדדים יירגע ואפשר יהיה לדבר על הרפורמה המשפטית, כפי שצריך לנהל ויכוח בין אחים - - ככה אתה מנהל ויכוח עם האחים שלך? - - לא בשיח מתלהם, לא בפרובוקציות ולא בצעקות קיצוניות. ואני מקווה שהדבר הזה ישליך גם על ההתנהלות בוועדה וגם מחוצה לה. אלו דברי הפתיחה שלי.

כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, אני לא מומחה בגישור, אבל שוחחתי עם כמה, והם אמרו לי שבתהליכי גישור, הדבר הכי ברור ומובן מאליו זה שמרגע שמתחיל גישור, הצדדים מפסיקים בפעולות איבה, עד שאחד הצדדים מחליט שהוא מיצה את האירוע, והוא מודיע באופן רשמי שיוצאים מתהליך הגישור. ולכן אני חושב שהבקשה של הנשיא, ליתר דיוק התחינה של הנשיא, לבוא ולדבר, וכאשר מדברים לא מחוקקים, היא הבקשה הכי לגיטימית ובסיסית, כדי שתהיה הידברות בין הצדדים. אמרתי למקורביי: אני מעריך שאחרי יום שני שעבר, אחרי שתעבירו את הקריאה הראשונה של שני החוקים, אני מניח שאז תגידו: אתם רואים,

אנחנו רציניים, עכשיו אנחנו עוצרים רגע, בואו נדבר. לא רק שזה לא קרה, מיד למוחרת הדיונים פה המשיכו, והכי גרוע שביום רביעי הבאתם שלושה חוקים שהראו לכאורה שאתם לא באמת רוצים לדבר. החוק יסוד הפרסונלי של דרעי, אתם צריכים אותו בשביל לתחזק את הממשלה. החוק שלך עוד קשור ברפורמה. אבל החוק של סעדה, גם אם סעדה מאוד רוצה אותו, זה הזמן להביא אותו? זה אשכרה לקחת את האצבע, לדחוף אותה לעין, לסובב אותה הכי עמוק שאפשר, זה פשוט להראות שלא בראש שלכם לדבר. הכוח בידיים שלכם, יש לכם 64 מנדטים. תרצו תקדמו. לא תרצו תעצרו. תבואו, נדבר. נפסיק רגע את החקיקה, תרגישו שמסבנים אתכם, תרגישו שמורחים אתכם, תרגישו שזה לא הולך לשום מקום,

הבנו אתכם, אנחנו ממשיכים, אבל בואו בינתיים נדבר. יש לנו נשיא, נבחר פה ברוב של מעל 90 חברי כנסת, בקונצנזוס מקיר לקיר, הוא מתחנן אליכם, "בואו לדבר". אני באמת אומר: נעשה את זה ונוציא את מדינת ישראל מהברוך המטורף שאתם מכניסים אותנו אליו. תודה, מתן. רק אגיד, אם אתה זוכר, שלושה החוקים הללו נדחו בשבוע לבקשת הנשיא, תוך הבטחה שתהיה הידברות בזמן של הדחייה. ובמקום שהמחווה הזאת תיענה בהידברות, היא נענתה בהמשך ההסתה וההקצנה מצדם של אנשי יש עתיד, אז קצת קשה לבוא ולהגיד: בואו תתנו עוד ממה שכבר נעשה.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. ראש וראשון זה הכותרת המופרעת של הדיון הזה, "מחזירים את הצדק למערכת המשפט". מי שיחזיר אותו זה חבר הכנסת איתמר בן גביר, חבר הכנסת סמוטריץ', עם תוכנית ההכרעה הכתובה. לא רק תוכנית ההכרעה, אלא תוכנית זוועתית גזענית שתרצו שבית משפט לא יוכל להתערב בה אחרי שתובילו אותה. לכן הכול קשור בהכול. אתמול הייתי חלק מאותה הפגנת ענק, שחלק מכם קוראים להם "אנרכיסטים". הסתובבו שם אנשים שנתנו למדינה הרבה יותר מחלקים גדולים פה בכנסת הזאת. זה לא היה רק בתל אביב, זה היה בכל הארץ: בבאר שבע נאם עמרי שרון, בירושלים, משנה לנשיאת בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לשעבר אליקים רובינשטיין, אבל מה זה מזיז לכם? לא משנה. המאבק הזה הוא מאבק על דמותה של המדינה. הוא מאבק על מגילת העצמאות שהייתה דבר שכולם הסכימו עליו, גם אם היא לא זכתה למעמד של חוק יסוד. כולם הסכימו עליה. עכשיו אתם שמים עליה סימן שאלה.

שאתם גזענים ולא רוצים שוויון, ורוצים להוביל את דרככם, ועושים את זה באיזה עטיפת צלופן משפטית כאילו, אבל תחת עטיפת הצלופן כתוב בהסכם הקואליציוני בדיוק מה הולך להיות, וכל כולו הולך לזה. הסיפור בסופו של דבר, כשבודקים מי מאחורי מה שנקרא "הרפורמה", מהפכה משטרית, מפלגות סקטוריאליות, קיצוניות, שלקחו שבויים את ראש הממשלה ואת הליכוד. ולא סתם אתה רואה את בכירי הליכוד, מה שנקרא "בכירי הליכוד", אני לא יודע אם הם בכירים נוכח התנהגותם, שהם מנזר השתקנים, אף אחד לא מדבר ואף אחד לא אומר מילה על התוכנית הזאת, אבל כן אנחנו רואים את ההתבטאויות היום-יומיות של האנשים, ואני אומר לך מה שאמרתי בעבר: עודף שימוש בכוח מתהפך על המשתמש בו, וזה רק עניין של זמן. אתם תיזרקו לאותו ארון עם אותו נפטלין שבו הייתם כל הזמן, ותמשיכו לכתוב דברים ותמשיכו להגיד אמירות. תחת המעטה הכאילו משפטי מסתתרת גזענות, מסתתרת הומופוביה, כשהדבר הזה כל כולו לוקח את מדינת ישראל למקום אחר. לא ניתן לכם לעשות את זה בכל דרך אפשרית, כמובן חוקית. אנחנו נעשה את זה, יש לנו את הכוח, אנחנו יודעים מה לעשות. תודה רבה. אתה רוצה כמובן לנצל את ההזדמנות לגנות את הביטוי "ביבי בוגד" או את האלימות או חסימת הכבישים או שאת זה אתה לא רוצה? את ההזדמנות שלי אני בוחר, וסיכמנו שלא מפריעים בדברי פתיחה. סיימת לדבר, יואב, מותר לי גם להתייחס, אני מקווה. בחופש הביטוי שלי עוד לא פגעת.

חברת הכנסת קארין אלהרר. זה פשוט הזיה. אתה פשוט הזיה, כמו שהוא אמר.

אני רק מצטט. מילה של גינוי לא שמענו ממך על ההתבטאויות האלימות והמסיתות שהיו אתמול גם בהפגנה וגם באירועים אחרים. מילה של גינוי. רק שיהיה ברור. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. אולי אני אתחיל - - - תן לו את היוזר של הטוויטר שלך, שאולי הוא גם - - - גלעד. סליחה, קארין. אולי אני אתחיל, אדוני היושב-ראש, בבקשה ממך לגנות את כל אלה שכותבים לי שהם מייחלים למותי ולגנות את כל אלה שמייחלים למותו של ראש האופוזיציה. אולי תתחיל בגינוי של זה?

יש מישהו מראשי המחנה שכתב לך דברים כאלה, ראש ממשלה לשעבר נניח, נשיא בית משפט עליון בדימוס למשל שדיבר על מלחמה וטנקים או מישהו בטוויטר שאת לא מכירה מיהו? סליחה, היא בהערות פתיחה.

סליחה, מותר לי לענות. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה שוכח שאתה לא מנהל את הוועדה.

נראה לי שאתה שוכח. את הוועדה הזאת לא צריך לנהל.

אתה קורבן תמיד על אש קטנה.

אתה מתקרבן. הבלון יהיה רשום - - - גם הכוח אצלך וגם אתה מתבכיין. גלעד ויואב, אתם מפריעים ליואב לדבר. מי שמדבר.

בינתיים בגלל ההסתה שלכם אני מסתובב עם מאבטחים ולא אתם. שום התנצלות.

תתבייש אתה. תתבייש אתה - - לך עוד לא הוציאו דין רודף או פולסא דנורא כמו שהוציאו עליי. - - כי האנשים שלכם, שנשלחו על ידיכם ועל ידי ראש הממשלה, שקורא להלום באגרופים - - - שקר. את משקרת. השקר הוא שלך.

משקרת. אתה לא תדבר ככה.

זה דברי פתיחה.

והיא משקרת. אתה מדבר ככה לחברת ועדה? אני אדבר איך שאני רוצה. אתה משקר כמו שאתה נושם. אתם מסיתים ולא מצליחים למצוא גינוי לאלימות שמופנית, לאלימות פיזית. - - - שלך כולנו קראנו בסוף השבוע הזה. נשכו שוטרים אתמול בהפגנה שארגנתם. כשתקפו את עידית סילמן, אמרתם משהו? אתה ילד בטנק שקיבל אקדח. נשכו שוטרים. תקפו את עידית סילמן במכות בתחנת דלק, לא אמרתם כלום. הפריעו בשבעה אצל ניר אורבך, הרבנים שלך.

דיסטל הלכה לעשות שם פרודיה על עידית סילמן. תתביישו. תקפו את עידית סילמן פיזית בתחנת דלק - - - זאת בושה שאתה יושב-ראש הוועדה הזאת.

בכסות אינטלקטואלית יש אדם אלים, פרוע, שמנהל את הוועדה הזאת בצורה הזאת מתחילת הדרך, ואחר כך מתקרבן ואומר: אני מסכן,

מאבטחים שומרים עליי. אני לא אומר שאני מסכן, אני אומר שאתם תתביישו. אתה מתבלבל.

סמוטריץ' מסכן, אתה מסכן, בן גביר מסכן. אני בסדר גמור.

אני לא אמרתי שאני מסכן, אמרתי שאתם צריכים להתבייש.

אתה יודע מה, אז אני אגיד שאתה מסכן. אנחנו גאים. אני באמת מתבייש. מתבייש שיש יושב-ראש שמנהל ככה את הישיבה. אני מתבייש שיש ראש ממשלה שהוא עבריין, שמסית לאלימות ורצח - - אתה מפריע בינתיים לקארין לדבר.

ביום שאתם תטיפו לי מוסר את מי לגנות ואת מי לא לגנות, נגיע ליום עצוב מאוד, כי בינתיים האלימות מגיעה מכם, בינתיים ההסתה מגיעה מכם, וחבל. עכשיו לעניין עצמו - - הגיע הזמן. - - הגיע הזמן שתסירו את המסכות ותפסיקו להשתמש ברטוריקה שאתם רוצים בהידברות. אני כבר הבנתי, ואני מקווה שגם כל חבריי, אתם לא באמת רוצים הידברות, אתם רוצים להחזיק בחבל בשני הקצוות שלו, מצד אחד להגיד "בואו להידבר", מצד שני, להמשיך לחוקק. ואת חוסר תום הלב הזה אתם צריכים להפסיק. תהיו כנים. זה לא אתם שאמרתם "לא מתנצלים"? אז תחוקקו, תקרעו את העם, למה לא? תהרסו את הדמוקרטיה, למה לא? נבחרתם, אתם מושלים, כל הכבוד לכם. אתם הורסים את המדינה, זה יהיה על הראש שלכם, וזו בכייה לדורות. מה שכן, אנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה בלי המילה שלנו. ואנחנו נפעל בכל חזית ובכל מקום, בצורה חוקית, לא מתלהמת, לא מסיתה, לא כמו הדרך שבה אתם פעלתם כשהייתם באופוזיציה. ואנחנו מאוד מקווים שהדמוקרטיה תנצח. תודה רבה, חברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני רוצה להתייחס לשני דברים. דבר ראשון, אני מבין שזה כבר הועלה בדרך כזאת או אחרת. ראש הממשלה, שיש לו כבר ניסיון בהסתה, שהובילה לרצח של ראש ממשלה, ב-1995 - - שקר. - - הוא היה המסית, הוא ידע שהוא מוביל הפגנה - - - גם זה שקר?

תגיד לי, אתה לא מתבייש?

גם זה שקר. קארין, תני לי בבקשה. עזבי, זה חסר טעם. הסתה פרועה שהתנהלה במשך חודשים, עם כינויים שעדיין משתמשים בהם חברי כנסת. וגם אל הממשלה הקודמת, עם כל הביקורת שהייתה לי עליה, גם השתמשו במילים האלה הקשות, המסיתות ומתירות הדם. כנראה שאותו ראש הממשלה לא רק שלא למד, אלא מצבו רק החריף, אולי גם מצבו הנפשי, בשל החבל, דרך משל, שסוגר עליו. הדבר הזה ייגמר בדם, הוא ייגמר ברצח של מפגינים ושל מוחים כנגד ההפיכה המשטרית, הדיקטטורית, והדם יהיה על ידיכם, על ידי ראש הממשלה - - - תפסיק את ההסתה הזאת בבקשה.

שלא עוצרים את זה ולא אומרים "די".

כפי שאמרה חברת הכנסת אלהרר, היא אלימות במשך שנים מצד ימין כלפי המרכז והשמאל. לא הפוך. המפגינים אני רוצה לברך אותם, לחזק אותם, להגיד להם "תגבירו את עוצמת המחאה שלכם, כי או-טו-טו גם אי-אפשר יהיה למחות". או-טו-טו הדיקטטורה שמתבשלת פה תשרוף את כולנו ולא תיתן להפגין. זה הזמן להכות בברזל, עוד פעם, דרך משל. אני מדגיש עוד פעם, לא באלימות - - - דרך משל? מעניין. אתה תמיד משתמש במשלים, עופר? אני תמיד משתמש במשלים. אני יכול להשתמש גם כלפיך במשלים אם אתה רוצה, אבל אין לי זמן, אלא אם כן תאפשר לי. יש לי אחלה משל בשבילך. תודה. אני פונה אל הציבור הרחב: קודם כול, מברך את האלפים הרבים שמפגינים ולא מוותרים וממשיכים, וימשיכו, ואני גאה להיות חלק מהם. אנחנו נעצור את הדיקטטורה. דבר שני שאני רוצה לומר, שהוא חמור ומעיד על מה שקורה פה ועל אותה דיקטטורה מתהווה. חברי חבר הכנסת גלעד קריב פנה במכתב למפכ"ל המשטרה בנושא של רדיפת מפגינים, ולהפתעתו תקן אותי אם אני טועה בפרטים קיבל תשובה, שמי חתום עליה?

השר לביזיון לאומני. הם לא מחכים לחקיקה. הוא פונה למפכ"ל, ומי שעונה לו זה מפכ"ל העל. אנחנו מזהירים כבר חודשים בוועדה המיוחדת שהייתה על העברת סמכויות לאותו שר - - משפט אחרון. - - ואנחנו רואים פתאום שהוא עונה על פנייה למפכ"ל. כלומר, הוא כבר הפך את עצמו למפכ"ל על. הדבר הזה בלתי נסבל. מי שאמור לנהל את המשטרה, וזה לא קשור אם יש לי או אין לי ביקורת, יש הבדל בין ביקורת לבין הרס וזלזול מוחלט בשלטון החוק. הדבר הזה צריך להיפסק. תודה רבה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת גלעד קריב אחרונת הצהרות הפתיחה, ואז ניכנס לדיון בגוף החוק. בוקר טוב ושבוע טוב, אציין שגם הבוקר אנחנו פותחים את הדיון כאשר יש באולם חמישה חברים של האופוזיציה, חבר אחד של הקואליציה. כנראה חברי הקואליציה בוועדה יודעים להגיע לכאן רק על מנת לצעוק ולצרוח ולהפריע לסדר הדיון. כך נראית תפיסת ההידברות של הקואליציה, אבל אנחנו לא נרפה. אדוני היושב-ראש, קיימת החלטה של ועדת האתיקה משנת 2011 שאומרת את הדבר הבא: ועדת האתיקה מבקשת להבהיר כי על יושבי-ראש הוועדות להימנע משימוש לרעה בסמכויותיהם, לרבות בכל הנוגע להבאתם של נושאים לדיון בוועדה. הוועדה מבקשת להסב את תשומת ליבם של יושבי-ראש ועדות הכנסת לכך ששימוש לרעה בסמכותם לקבוע את סדר יומה של הוועדה, עלול להוות הפרה של כללי האתיקה. אני מזכיר שמסוף חודש ינואר מונחות בקשות לקביעת דיונים על השולחן שלך. אתה מתעלם מהן. זאת לא ההפרה היחידה שלך את כללי האתיקה.

ואנחנו נמשיך. אני מציע שתפנו לוועדת האתיקה. עכשיו אני בדברי פתיחה. אני פניתי בהחלט בנושא. מצוין.

לא היה פה חבר אופוזיציה אחד שלא הפרעת לו בזמן הצהרות הפתיחה. אנחנו בהחלט נמשיך לעסוק בהתנהלות חסרת האתיקה שלך כיושב-ראש הוועדה. לסיום אומר כך: כל שימוש בכינוי בוגד אחרי שנת 1995 הוא שימוש פסול, מכל צד במערכת הפוליטית. אבל הבוקר הזה, בשעה שאני אומר שזה שימוש פסול, אני אזכיר לאדוני שכאן, מולי, ישב ישיבה אחרי ישיבה האדם שקיבל כסף מקמפיין הליכוד, באותו תולה ברחבי הארץ שלטים "שמאלנים בוגדים", בעודו מקבל כסף של מימון ציבורי למפלגות מקופת הליכוד, כולל תליית השלטים הללו על הגדר החיצונית של מעון ראש הממשלה. הגשת תלונה במשטרה? אדוני, אני מבין שקשה לך בטיימינג שהגעת איתו - - - לא קשה בכלל. אני בינתיים רגוע, אתה צועק. ממש. אתה מקבל את אות חבר הכנסת הרגוע בפתיחת השבוע הזה. כנראה אחרי שהאלימות הכבושה שלך פרצה בראיון המביש שלך, האלים, הכוחני והגס בעיתון הארץ - - - מכאן המלצת קריאה לכל מי שרוצה לקרוא. כל מי שרוצה לשמוע, יושב-ראש ועדת החוקה קורא לשופטים "בורים ועמי ארצות". לא היית כשדיברתי על זה, עופר. אנחנו רואים מי מבין כל הנוכחים כאן לא מצליח לשלוט ברוחו. זה דבר שהולך ומתגבר מדיון לדיון, משבוע לשבוע. אבל כדי לא לעמעם את מה שאמרת, כל שימוש בביטוי בוגד, מאז האסון של 1995, שאחריו אנחנו לא שרפנו את המועדון, אפרופו מי שורף כאן את המועדון הישראלי, זה שימוש פסול. כל עוד חברי הכנסת של הליכוד מזמינים לכאן את תולה השלט "שמאלנים בוגדים", ואחרי זה דואגים לומר לקצין הכנסת שאסור לו לומר לי מי מאחורי הזמנתו של אותו אדם שומע? אחרי שלנו נאמר שקצין הכנסת יפסיק לומר מי עומד מאחורי הזמנתם של האנשים, ולהערכתי זה קורה מכיוון שחברי הכנסת של הליכוד, שמזמינים את האנשים הבריונים הללו פעם אחר פעם להיכנס לחדרי הדיונים של ועדת החוקה - - - אתה מצביע. זה נראה כאילו אתה מצביע על אנשים שיושבים פה, אז אני מציע שלא תפנה אצבעות לאנשים שיושבים פה. אל תדאג.

כולם יודעים על מי אני מדבר. אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר. כולם יודעים על מי אני מדבר ומי יושב כאן - - אני בספק אם אתה יודע. אחרים ודאי לא יודעים. - - מי יושב כאן בחדר הוועדה, כאשר אצלו בתא המטען באוטו יש שלטים של שמאלנים בוגדים. ולא, לא שמענו אותך מעולם, ולא שמענו את יושב-ראש המפלגה שלך ולא את ראש הממשלה אומר על זה משהו. ואני מזכיר, ראש הממשלה דאג לשלם לאותם פעילים מקופת מפלגת הליכוד. אתה שב ואומר דברים, רק שקצת קשה להתמודד. אני מציע שאם אתה יודע שנעשה שימוש לא ראוי, או בכספי מימון מפלגות או בהסתה, תגיש תלונה לגורמים המתאימים. אני לא חושב שאני הפורום המתאים לברר את זה. כנראה אדוני התבלבל במטרת הצהרות הפתיחה של חברי כנסת. להפיץ שקרים והסתה. כנראה שזו המטרה. אנחנו לא מביאים בקשות אליך. ההסתה שמגיעה ממך גם צריכה להיפסק.

אנחנו מייצגים ציבור ומדברים אל הציבור. ראש הממשלה מאיים באגרוף, ואנחנו מסיתים. אתם ממשיכים לשקר ולהסית, אבל זה בסדר. התרגלנו. בהסתה אתם והרבנים שלך מומחים גדולים. כולם אשמים, רק אתם לא. העולם העוין, כולם, רק אתם לא.

בהסתה אתה והרבנים שלך מומחים גדולים. אנחנו נמשיך בסדר היום. אדוני היועץ המשפטי, אתה רוצה להזכיר לנו איפה אנחנו עומדים במסגרת הדיון בניסוח של הסעיף? יש את הנושא שדיברנו עליו, "ששוריינה בחוק יסוד". לגבי הגדרת המושג "ששוריינה" בעזרת השם אני מעדכן שאנחנו בהמשך היום, אני עוד לא יודע אם בסוף היום או בהמשך היום, נפיץ ניסוח מעודכן קצת יותר למילים "ששוריינה בחוק יסוד", שיבהירו את מה שנאמר, שדובר עליו בשבוע שעבר. לפחות המטרה שלי בנוסח הזה היא לדבר על חוקים ששוריינו בשריון פורמלי,

ב-61, ו/או מה שמכונה "שריון מהותי". אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, אבל כשיש הוראה, וזה ניסוח, אולי אתה רוצה אפילו להציג אותו בגדול, את הצעת הניסוח הזאת, כדי שנדבר עליה קצת אפילו עוד לפני שהיא תועבר, כי אני חושב שהיא נותנת מענה למה שביקשתי. מה נגמר עם זכויות לא משוריינות? הערה פרוצדורלית. עד מתי הדיון היום? אני עוד לא יודע. כתמיד, כל בוקר ביום ראשון את שואלת, וכל פעם ביום ראשון אני אומר לך שלא.

כי אני עוד לא יודע. זה תלוי איך הדיון יתקדם. מה זאת אומרת, אני לא יודע? אני לא יודע. תלוי איך הדיון יתקדם. בעיקרון באנו לעבוד ולמצות - - - - - - באת לעבוד, הכול טוב - - - יש שלושה

אתה יכול לקבוע לעצמך תוכניות להמשך היום, כמו כנסים שאתה יוצא אליהם או לדעת שהדיון יסתיים כי אתה רוצה ללכת או לפגישה בבית הנשיא או למקום אחר, אבל לנו אסור לתכנן את לוחות-הזמנים שלנו, אפרופו התנהלות לא אתית של יושב-ראש ועדה ושימוש לא ראוי בסמכויותיו. גלעד, הודענו שהדיון יימשך עד שעות אחר הצוהריים, לא קבענו שעת סיום מדויקת. אנחנו מבקשים ממך, על דעת כל חברי האופוזיציה, כדי שנוכל לתכנן את יומנו, כפי שאתה מתכנן את יומך. זו בקשה חוזרת ונשנית של חברי האופוזיציה בוועדה.

מאחר שאתה לא חדש בכנסת, וגם אתה קבעת דיונים בדיוק בצורה הזאת. ממש לא.

בוודאי לא ביום ראשון. פשוט לא. לא היה ולא נברא. כל יום ראשון אותו סקנדל. שמעתי את בקשתכם, מאחר שבשנייה שאני קובע שעת סיום, אני מייצר לכם תמריץ - - - אתה בן אדם לא אמיתי. אתה הגננת שלנו? לא. אני רוצה שהדיון יהיה פרודוקטיבי. מה שאתה אומר עכשיו לא מקובל. אתה יכול להגיד עד 24:00, אין בעיה.

אני מבקש התייחסות של הייעוץ המשפטי לעניין. זה לא אירוע חד-פעמי.

הסיבה שהכנסת עובדת שלושה ימים בשבוע, זה כדי להשאיר ימים לעבודות נוספות של חברי כנסת. תודה רבה, רבותיי. אתה מונע את זה.

יש לי פגישה עם אנרכיסטים אחרי הצוהריים. כמובן שאתה רשאי, ולהמשיך לצפות - - - קבעתי איתם. קבעתי בלו"ז עם אנרכיסטים, כי האנרכיסטים שאתה פוגש, לא מדברים עליהם. אנחנו יודעים מי הם. אתה יכול לעשות מפגש פסגה עם אנרכיסטים: סמוטריץ',

תודה רבה. אני מוחה על הוצאת שם רע לאנרכיזם. תודה רבה.

אני מתעקש על שעה.

אדוני, אני רוצה שעת סיום. תודה רבה. מה זה "תודה רבה"? הצעתכם לסדר נרשמה, ואני אחשוב עליה.

זה לא הצעה לסדר.

זו בדיוק ההגדרה של הצעה לסדר. סליחה זו לא הצעה לסדר. זו דרישה לסדר.

אני רוצה לדעת עד מתי הדיון. קארין, תודה. מה זה "קארין, תודה"? זה קארין תשתקי בצורה מנומסת. זה מנומס? לא. זה מאוד לא מנומס. קארין, תודה. אני רוצה שעת סיום. נדבר על זה אחר כך? מה יש לדבר על זה? אני רוצה שעת סיום. כל יום ראשון אותו דבר.

קארין.

מה "קארין"?

הסיבה שאתם מנסים פעם אחר פעם להחריב את הדיון - - - לא. זה אתה עושה לבד. אנחנו היחידים שפה. אתם פה כדי להחריב את הדיון.

רוטמן, אתה באמת חי בסרט. אני אומר לך: אתה חי בסרט. שים לב שזה מה שאתה עושה.

תשים לב שזה מה שאתה עושה. חצי שעה אתם עסוקים לדאוג שהדיון לא יתקיים. התערבת בכל הצהרת פתיחה של חבר ועדה. אתה בסוף גם עושה את הטעויות, גם גורם לזה שהדיון יתארך, גם - - - וגם מתקרבן בסוף.

אנחנו דורשים שעת סיום. שמעתי את בקשתכם.

אני רוצה את שגית שתיתן את דעתה על הדבר הזה. שמעתי את בקשתכם, ואני אודיע לכם

אז אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אני חושב שבעניין הזה אתה לא יכול להתנהל בצורה הזאת לאורך זמן.

תודה על ההערה? דבריך נרשמו. דבריך נרשמו. לימדו אותך בבית ספר להגיד תודה סתם? אני אגיב בזמני.

למה אתה מתנהל כמו דיקטטור? אנחנו מבקשים את עמדתו של היועץ המשפטי. חברי הכנסת, תודה רבה. זו ממש התעמרות בחברי כנסת. אני פונה ליועץ המשפטי לקבל תשובה.

אבל עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר, ואתם תקבלו תשובה כשאני אחליט שתקבלו תשובה. אתה לא יכול לפעול באופן שרירותי.

אז אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

קרא לי אלף פעמים, אבל אני רוצה התייחסות של היועץ המשפטי.

אתה מוכן בבקשה עכשיו להפסיק להפריע לי לדבר? הכול פה אירוע שאתם מתפרצים לזה שאני מדבר.

הכול זה שאתה לא עונה. זכותנו לבקש. זכותכם לבקש, אבל לא לקטוע את דבריי. למה אתה לא עונה? ביקשתם.

קארין, תודה. הניסוח של סעיף - - - זה אירוע שלא היה כדוגמתו. הניסוח של הסעיף, שהוראה הסותרת בבירור הוראה ששוריינה בחוק יסוד, אני רוצה להציע לוועדה שאנחנו נאמץ את האפשרות בנוסח הזה לפסול חוקים רק אם הם סותרים חוק ששוריין בשריון פורמלי, או מה שמכונה במסמך ההכנה "שריון מהותי". פסקת הגבלה שכתובה בחוק למנוע את האפשרות שנקבעה בפסק דין חירות ודובר עליה בפסקי דין אחרים, פסקת הגבלה שיפוטית, שזה למעשה להעמיד את בית המשפט כמבקר האחרון של חקיקה, שהוא גם קובע סטנדרטים וגם המיישם שלהם, והדבר הזה בעיניי נוגד עקרונות בסיסיים של הפרדת רשויות, ולכן הציע הייעוץ המשפטי נוסח של הסעיף הזה, שנשלח אותו כמובן, כמו שאמרתי, בהמשך היום או בסופו. בנוסף, וזה גם ככל הנראה, אני מקווה שבהמשך היום או בסופו, אנחנו נשלח עוד שני דברים. הייעוץ המשפטי ישלח את מסמך ההכנה שלו לקראת הדיון בפסקת ההתגברות, וככל שנצליח לנסח את זה, את ההצעה שדובר עליה, מה שמכונה אני לא רוצה לתת לזה את ה-branding, אבל מודל הביקורת השיפוטית הרכה, או אפשר לקרוא לו "מודל אי-ההתאמה", או "המודל האי-קונסיסטנטי". במידה מסוימת אפשר לקרוא לו "מודל ישראל ביתנו", כי הוא מבוסס פחות או יותר על הצעת החוק שהציעו חברי ישראל ביתנו: חבר הכנסת עודד פורר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שהיא חברת ועדה, ואחרים, יש כאלה שקוראים לו "המודל הבריטי" או "המודל הניוזילנדי", ואפשר להתווכח עד כמה הוא תואם ועד כמה לא. אלו הדברים שיישלחו בעזרת השם או בהמשך היום או בסוף היום, לקראת המשך הדיונים. אדוני היועץ המשפטי, אתה רוצה להתייחס להצעת הניסוח, למילים "ששוריינה בחוק יסוד", שחברי הכנסת והנוכחים יוכלו להתייחס אליהן? השאלה אם לא להפיץ את זה בכתב? כמו שאמר היושב-ראש, במסמך ההכנה התייחסנו למילה "שוריינה", שיש לה באמת שלוש אופציות פרשניות: האחת, רק שריון פורמלי,

רק אם מתקנים ב-61.

שריון פורמלי ושריון מהותי,

גם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שאפשר לשנות אותו בכל רוב, אבל יש בו פסקת הגבלה, ולכן יש לו שריון מהותי, ככה זה פורש בפסק דין בנק המזרחי, והפרשנות השלישית - - - אחת זה על הפרוצדורה ואחת זה על התוכן.

כן, אחת זו הפרוצדורה, אחת זו התוכן. והפרשנות השלישית האפשרית שאמרנו, שזה כל ההוראות בחוקי היסוד. היושב-ראש, מה שהוא הסביר, שהוא רצה שזה יפורש לפי אופציה ב', השנייה מבין השלוש. זאת אומרת, שניתן יהיה להחיל ביקורת שיפוטית רק על מה ששוריין פורמלית או על כבוד האדם וחירותו, מה שמשוריין מהותית, ולא על יתר ההוראות שמעוגנות בחוקי היסוד. מבחינה נוסחית, במקום המילה "שוריינה", הנוסח הזה מדבר על "בית המשפט העליון לא יוכל ליתן פסק דין או החלטה, כאמור בסעיף קטן (א), אלא בהרכב הכולל את כל שופטי בית המשפט העליון, ובלבד שכל שופטי ההרכב הסכימו" כל זה דברים שעוד לא דיברנו עליהם לגבי גודל ההרכב, נגיע עליהם בהמשך ופה אחד "כי החוק סותר בבירור הוראה בחוק יסוד". והתוספת שנפיץ במקום "שוריינה", ש"הרוב הנדרש לשינויה או התנאים" - - - סליחה, איזה סעיף? סעיף 15ב (ב). אין לנו. אמרנו שהוא יקרא את זה עכשיו, ועוד כמה דקות תקבלו גם בטבלט. אני מנסה להבין באמת ,איך מקיימים דיון בלי נוסח מול העיניים?

תפסיק לקרוא בשם שלי. מה לעשות, זה שמך. את מציעה שם אחר? לא. אתה לא נותן תשובה. אתה חוזר ברפטטיביות על השם שלי.

אני רק מנסה שסדר הדיון יהיה כזה, שאם לא הקשבת כשאמרתי שמדובר בהעברת נוסח שהתבקש על ידי בשבוע שעבר, ומבהיר שאנחנו בוחרים באופציה השנייה. ביקשת שזה יישלח לטבלטים שלכם בדקות הקרובות. מדובר בהעברת נוסח שהיועץ המשפטי רוצה להעביר לבקשתי. זה שתקטעי אותו - - - אי-אפשר לראות את זה. עוד מעט תראי אותו.

יש לנו דיון ארוך היום. תוכלו להתייחס אליו. אני מבטיח לך שלא אבקש ממך להתייחס אליה לפני שתראי נוסח מול העיניים. תקבלי גם עותק מודפס. אז מה אנחנו עושים פה? מפריעים ליועץ המשפטי לדבר. לא, אני מנסה להבין. זה מה שעושים פה עכשיו. מפריעים עכשיו ליועץ המשפטי לדבר. אתה רוצה לקיים דיון על מה שלא מונח? את רוצה עשר דקות להפריע ליועץ המשפטי? תגידי כמה זמן את צריכה לקצוב לדבר הזה.

אני רוצה נוסח. את תקבלי נוסח ותפסיקי בבקשה להפריע. תודה. תפסיק לנהל דיונים לא ענייניים. חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה. בבקשה, גור, תמשיך. "ובלבד שכל שופטי ההרכב הסכימו כי החוק סותר בבירור הוראה בחוק יסוד". פה התוספת "שהרוב הנדרש לשינויה או התנאים לפגיעה בה קבועים בחוק יסוד". "הרוב הנדרש לשינויה" זה השריון הפורמלי. ו"התנאים לפגיעה בה" זה השריון המהותי, למשל פסקת הגבלה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. תיכף יישלח הנוסח. הנוסח יגיע אליכם גם לטבלטים וגם מי שרוצה - - - איזה זכויות לפי אופציה ב' לא זוכות להגנה כרגע? מה הן הזכויות כרגע? צריך לעשות רשימת הזכויות שלא יזכו בהגנה לפי האופציה הזאת. שמוכרות כזכויות חוקתיות. אנחנו צריכים לאסוף מכלל חוקי היסוד, אבל בגדול רוב הסעיפים בחוק-יסוד: הכנסת לא משוריינים לא פורמלית ולא - - - כמו? כמו הזכות לבחור, הזכות להיבחר, הוראות שונות שקשורות במועד הבחירות לכנסת. שורה של הוראות נוספות. למעשה כל ההוראות בחוק-יסוד: השפיטה כי הוא לא משוריין, על עצמאות השפיטה, הוראות שקשורות במבנה בתי המשפט וכן הלאה. ועוד הוראות בחוקי יסוד משטריים. האם חופש הביטוי בפנים? אני מבקש, אני בטוח שחבריי יצטרפו - - - אני רוצה את כל הרשימה של הזכויות. אנחנו רוצים לקבל חוות דעת של הייעוץ המשפטי כתובה על כל ההוראות בחוק היסוד של מדינת ישראל, 15 במספר, אם אינני טועה, שאינן משוריינות בשריון פורמלי או בשריון מהותי, וקבוצותיהן. גם דברים שהוכרו בפסיקה נכון להיום. האם חופש הביטוי לדוגמה - - - השאלה נשאלה והובהרה. השאלה לא הובהרה מבחינתי. לא שאלה. דרושה חוות דעת

מבחינתך היא הובהרה, מבחינתי לא. שנדע בסוף לא רק מה אנחנו עושים, אלא איפה התקלות שאנחנו עושים תחת ידינו. יואב, בסדר. כדאי שגם - - - יואב, שאלת. הוא באמצע לדבר, קטעת אותו. תן לו להמשיך לדבר. מה הסיפור? לגבי הבקשה הזאת, אנחנו נעביר את הרשימה של ההוראות בחוקי היסוד שלא נכללות פה. הנושא ששאלת לגבי שוויון וחופש ביטוי זה סיפור אחר, שדיברנו עליו לדעתי בשבוע שעבר. זה לא נובע מהסיפור של השריון, אלא מהמילה "בבירור".

נכון, אבל כל פעם אנחנו עושים איזה סעיף, ואומרים:

יש פה בקשה לשתי חוות דעת. התייחסנו לשני הדברים האלה.

חשוב לי שהקהל ששומע יבין שגם זכויות כמו חופש ביטוי ושוויון הולכות להיפגע בצורה דרמטית. חשוב לי שהקהל ששומע ידע שמה שאתה עושה עכשיו זה לשקר, אבל בסדר, אנחנו נמשיך. כולל הקהל של הקואליציה. זה השורש החדש שהתאהבת בו?

שי"ן, קו"ף, רי"ש. בכל פעם שאתם תנצלו את הזכות שלכם להגיד דברים לא נכונים - - - ממשלת שי"ן, קו"ף,

גן הילדים של שמחה רוטמן.

אתה יכול להגיד את דעתך, אבל דעתי היא שזה פגיעה - - - אתה מתפרץ לא בתוך זמן הדיבור שלך. אם היית עושה את זה בזמן הדיבור שלך, זה בסדר גמור, אבל אתה לא. רוטמן, אתה לא רואה מה אתה עושה? אתה מדליק את האש, ואחר כך אומר: רגע אחד, למה נדלקה פה אש? אתה מסתובב עם גפרור כל הזמן, וגם כולם בורים. כולם שקרנים, כולם - - - תודה רבה. לא כולם - - - כאשר ההוראה הזאת, כפי שאמר לך היועץ המשפטי, ההגדרה של איזה חוקי יסוד אנחנו מתייחסים אליהם, לא עוסקת בשאלת - - - אני יודע, אבל אני רוצה לחבר את העניין, כי אי-אפשר בכל יום לקום בבוקר - - - בסדר, אבל תדבר בזמנך. אתה רשום לזמן דיבור. אני מרחיב ואומר: את כלל הזכויות. קיבלת תשובה שאתה לא אוהב, לכן אתה רוצה להרחיב,

כלל הזכויות שיכולות להיפגע מהרפורמה הזאת, את כלל רשימת הצ'ק ליסט של הזכויות שיכולות להיפגע מפה ומשם. ביקשת, ואתה ממשיך לקחת זמן דיבור שהוא לא שלך. כבר ביקשת.

היועץ המשפטי רשם.

בבקשה לקדם את הדיון. אני רק רוצה להשיב לחבר הכנסת סגלוביץ', ששני הדברים נבדלים במובן הזה שכל ההוראות בחוקי היסוד המשטריים שלא נכללים פה זה פעולה יחסית פשוטה, כי זה פשוט לעבור על כל חוקי היסוד ועל הסעיפים ולראות מה לא משוריין פורמלי,

פשוט לאסוף אותם. החלק השני שלך, אי-ההכללה של הביקורת השיפוטית על הזכויות הנגזרות מכבוד האדם, זו פעולה טיפה יותר מסובכת, כי זה נעשה בפסיקה, בשורה של פסקי דין. זה משהו שלפעמים אומרים באמרת אגב. אני יכול להגיד בצורה יחסית ברורה על חופש הביטוי והשוויון וגם חופש הדת, אבל בדברים אחרים יש פסיקה כזאת,

אנחנו צריכים להסתכל על שורה של פסיקות. אני מסכים איתך, אבל עדיין צריך את הרשימה הכוללת, שגם חברי הקואליציה שרוצים להצביע בעד, ידעו עבור מה הם מצביעים. אמרתם, ביקשתם, נרשם. אפשר להמשיך? תודה. אני מבינה שזה לא מרגש אותך פגיעה. פגיעה בזכויות אדם לא מרגשת אותך. שום דבר לא מרגש אותו. קודם כול, אני משתדל לא להתרגש בכלל. אבל מעבר לזה שאני משתדל לא להתרגש בכלל, האמירות שאין להן שום בסיס עוד פחות מרגשות אותי. אין להן שום בסיס? שום בסיס. פגיעה בזכות לבחור ולהיבחר אין לה שום בסיס? למשל האמירה על הזכות לבחור ולהיבחר. אחד מהשקרים שנאמרו בשבוע שעבר - - - מי אמר את השקר הזה? אחד מהשקרים שנאמרו בשבוע שעבר - - - יש רק גאון משפטי אחד בוועדה... אחד מהשקרים שנאמרו בשבוע שעבר לגבי הזכות לבחור ולהיבחר. אני מוכן לאתגר, יש פה הרבה אנשים חכמים ונבונים ממני. אתה אומר ליועץ המשפטי - - - חברת הכנסת קארין אלהרר. אתה אומר על היועץ המשפטי שהוא

האנשים החכמים אומרים דברים הפוכים ממך כל הזמן, ואתה לא מקבל כלום. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. יש פה מלא אנשים חכמים, כל אחד בתורו ובזמנו אני מאתגר לתאר סיטואציה שבה תיפגע הזכות לבחור ולהיבחר באופן שפוגע בכלל הבחירות השוות, הקבוע בסעיף 4, שהוא כן משוריין. אפשר לבוא ולדבר על הזכות לבחור ולהיבחר באופן שאין לה שום רלוונטיות לסעיף 4, אבל בפועל, בכל פעם כשנגעו בזכות לבחור או להיבחר, בדרך כלשהי, גם הכנסת דאגה להעביר את זה ולעמוד בהוראת השריון הקבועה בסעיף 4, מאחר שסעיף 4 כן משוריין. אז אם רוצים לדבר על מקרה תיאורטי שבו פוגעים בזכות לבחור ולהיבחר באופן שאיננו משליך על הגדרת הבחירות כשוות, המעוגנת בסעיף 4, שכן משוריין, אני מציע שתציע קייס, ואני מבטיח לך גלעד - - - - - - אני באמצע משפט. תסיים ואז תיתן לי להתייחס. בסדר גמור.

לא סתם אני אתן לך להתייחס, אתה ראשון הדוברים. אני מבטיח לך,

שאם תביא מקרה שלדעתך יכולה להיות חקיקה הפוגעת בזכות לבחור ולהיבחר שאיננה משליכה על עקרון הבחירות השוות הקבוע בסעיף 4, ושאתה מרגיש צורך לשריין אותה ב-61, כפי שהבחירות השוות מעוגנות כבר, או בדברים אחרים הכלולים בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת אם תביא מקרה כזה עתידי,

שאני אגיד לך: אתה יודע, השארנו פה לקונה, בהחלט נשקול לתקן את זה בחקיקה לבקשתך. אני מבקש מכל הנוכחים, מאחר שמונח בפניכם גם מסמך ההכנה, גם הנוסח שכרגע עוסק, הן בשאלת מהות הסתירה הנדרשת לחוק יסוד, הן בשאלת ההרכב והן בשאלת המילים "בבירור" ו"הוראה ששוריינה בחוק יסוד" לפי התיקון החדש, שבעיניי הוא רק תיקון מבהיר, הוא לא משנה את מהות הנושא, אתם יכולים להתייחס לנוסח החדש או לנוסח הישן. בעיניי מדובר בתיקון שמבהיר את כוונתי, ולא מדובר בעיניי בשינוי מהותי, אתם מוזמנים להתייחס לכל אחד מהחלקים שאתם בוחרים. אני מבטיח שבמהלך היום יהיו עוד סבבים,

אם אתם רוצים להגיד שאני עכשיו רוצה להתמקד בנושא של ה-15 או שאני רוצה להתמקד ברשימת חוקי היסוד, או בדברים האלה, תגידו, ואני בהחלט אשתדל. היבט נוסף שעוד לא דיברנו עליו בישיבה הקודמת, שנובע מהחידוד לגבי זה שהחוק סותר בבירור רק הוראה בחוק יסוד, שהרוב הנדרש לשינויה או תנאים לפגיעה בה, קבועים בחוק יסוד היבט נוסף שיש זה הגבלה מאוד מאוד משמעותית על היכולת של בית משפט לבקר פגמים בהליך החקיקה. היום לאורך הפסיקה, לאורך השנים, בית המשפט פיתח, החל מפסק דין ברגמן והלאה, אבל היו אחרי זה פסק דין שילנסקי ואבו עראר, מגדלי העופות, והכי ידוע שבהם זה פסק דין קוונטינסקי, "מיסוי דירה שלישית", מה שנקרא, בית המשפט פיתח דוקטרינה שמאפשרת, כשיש פגם היורד לשורש הליך החקיקה, לבטל את החוק.

ברגע שבו מגבילים את הסמכות "רק להוראה שסותרת בבירור", ועכשיו זה חודד, "הוראה שהרוב הנדרש לשינויה או התנאים לפגיעה בה קבועים בחוק יסוד", המשמעות היא שבית המשפט, ברוב המכריע, למעשה כמעט כל הפגמים בהליכי החקיקה, למעט כשצריך שרוב של 61 בשלוש קריאות, נגיד סיטואציה כמו שדובר בברגמן בית המשפט לא יכול לבקר אותה. רוב ההוראות היום שקשורות בהליך החקיקה כלולות. יש כמה הוראות שהן בחוק-יסוד: הכנסת, אבל בהוראות לא משוריינות, ולכן לפי ההבהרה של היושב-ראש, אי-אפשר לבקר אותן, זאת אומרת, למשל ההוראה שהצעת החוק תזכה ברוב. ההוראה הזאת, סעיף 25 לחוק-יסוד: הכנסת היא לא משוריינת, ולכן הפרתה לא מאפשרת ביקורת שיפוטית. זה לא שמרנות משפטית. זה פשוט לסגור את בית המשפט. יותר מזה, הרוב המכריע של ההוראות הפרקטיות שאנחנו מכירים מהיום-יום של העבודה בכנסת, שעוסקות בשלוש קריאות, בהעברת הצעת חוק לוועדה, בהעברה מהוועדה למליאה, הן מעוגנות רק בתקנון. לפי הגישה הזאת בוודאי שעליהן אי-אפשר להחיל ביקורת שיפוטית. והנדבך השלישי, מה שדובר בקוונטינסקי,

כשברמה הפורמלית מקיימים את הקריאה הראשונה,

עוברים בוועדה, אבל לחברי הכנסת לא נותנים אפילו זמן מינימלי לדון בהצעת החוק. זה גם לא נתון לביקורת שיפוטית. למה זה לא נתון לביקורת שיפוטית מהכוח המינהלי? הרי אין פה פסילת חוק. בואו נדבר על הפרת פרוצדורה - - - בדרך כלל האופן שבו בית המשפט התייחס להפרת הוראות שקשורות בהליך החקיקה, הוא לא החיל נורמות של סבירות על הכנסת, בהיותה הרשות המחוקקת ולא הרשות המינהלית. ובדרך כלל כאשר למשל לצורך העניין מוגשות עתירות בעת הליך החקיקה, כולל אפילו עתירות שהוגשו בהליך החקיקה הזה ממש, בית המשפט אומר: לא, אני לא דן בזה באמצע הליך החקיקה, אני דן בזה בסוף. לכן בסוף כשמגיעים לבית המשפט מגיעים אחרי שהחוק נחקק, כמו בקוונטינסקי, ואומרים: לא קיבלנו זמן מינימלי ללמוד את הנושא ודברים מהסוג הזה, בקוונטינסקי ספציפית הם החזירו את זה לשלב שבו היה הפגם. אמרו: נחזור לשלב של הכנה לשנייה ושלישית. יש לנו דברים הרבה יותר ברורים בעניין הזה. חוק-יסוד: מקרקעי ישראל שקובע שקרקע ציבורית במדינת ישראל לא נמכרת, לא מוכרים קרקעות של הציבור, לא של המדינה, אל של רשות הפיתוח, לא של הקרן הקיימת, רק חכירה, מחר יעבירו פה חוק רגיל שאומר שמתחילים למכור קרקעות, או קרקעות מסוימות, בית המשפט על פי השיטה שמוצעת כאן, גם ב-15 מתוך 15 לא יוכל לפסול את החוק הזה. ספציפית, אם אני לא טועה, דווקא בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, בסעיף 2, יש אופציה לחריגה בחוק, אם אני לא טועה. שם יש איזה הסדר מאוד ספציפי, אבל בחוקי-יסוד: אחרים, שכמובן נביא לגביהם רשימה, בהחלט אין בהם הגנה. שוב, אני אומר, זה חוזר לנושא קודם. אני מדבר כרגע על נושא ההליך. בנושא ההליך, בהחלט המשמעות היא כמעט ביטול הביקורת השיפוטית על הליך החקיקה.

לשמרנות משפטית ולזה? שמישהו יסביר לי. פינדרוס, אולי אתה יודע להסביר לי את זה? חבר הכנסת גלעד קריב, אולי הוא יסביר לך. הוא לא המציע. אמר היושב-ראש, אם יהיו דברים שתבואו בצורה הגונה ותגידו שיש לקונה, על הדבר הזה אין הגנה, על דבר אמיתי שיש לקונה, על זכויות אדם מינימליות שיש לקונה, בהחלט זה ייכנס לחקיקה, ואמרנו את זה. אמרנו את זה דרך אגב לא עכשיו, גם לפני חודשיים. פינדרוס, הוא ניסח את זה. אתה חושב שהוא לא הבין מה הוא עושה? חבר הכנסת פינדרוס, אנחנו מעירים פה כל הזמן הערות. אתה יודע כמה הערות הערנו? מה התקבל? אתה רוצה לדעת? כלום. תכל'ס כלום. את יודעת בדיוק איך מעירים. בתהליך החקיקה אם יהיו דברים, ואמר את זה שמחה רוטמן - - - לא נכנס פסיק מההערות שלנו בקריאה הראשונה. פסיק. ככה מחוקקים חוק? אתם צריכים להתבייש.

אדוני, אני תמיד שמח שאתה יושב בראש, אבל יש קצת בעיה עם שיטת העבודה. יושב היושב-ראש, מטיח בנו שאנחנו שקרנים, חותך את דברינו, קובע קביעות עובדתיות שאין להן אחיזה במציאות, ואז יוצא. אני מבקש ברשותך, אדוני היושב-ראש, מכיוון שאני רוצה לענות לחבר הכנסת רוטמן על טענות שהוא השמיע, אני מבקש אם ניתן שאני אדבר כאשר חבר הכנסת רוטמן ישוב, וזה לא מפאת אי-רצוני לכבד את ישיבתך בראש. להפך, הגענו למצב, וזה מדהים שאני אומר את זה, שאני מעדיף שאתה תשב בראש על פני חבר הכנסת רוטמן. אני הולך לעשות חשבון נפש איך הגעתי למצב הנורא הזה. תענית דיבור על המצב הזה. זה מעיד יותר על חבר הכנסת רוטמן מאשר עליך,

אל תדאג. אירית טויטו, בבקשה. מכובדיי חברי הוועדה, כבוד היושב-ראש, תודה על זכות הדיבור. אני כ-25 שנה סמנכ"לית בכירה בחברות הייטק גדולות ובין-לאומית, - - - ארגוני פיתוח, טכנולוגיה, בני מאות עובדים, וניהלתי יחידות עסקיות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. אני רוצה לדבר על זווית שאולי לא טופלה, של תאגידים ציבוריים המדווחים לבורסה. אבל ראשית לרגע מזווית אישית. אני גדלתי במשפחה חד-הורית, מעוטת יכולת, בת למשפחת עולים מתימן, קשיי יום, חלשים מול הממסד. אימי נאבקה והנחילה לי ערכים של מסורת, השכלה, עבודה קשה ואחריות. בחמש שנות שירות צבאי למדתי תכנות מחשבים. בזכות השירות הצבאי וההזדמנות השווה בעולם ההייטק יצאתי מעולם העוני. פריבילגיה לא הייתה שם, אבל עמד לצדי עקרון השוויון, שוויון מגדרי ועדתי, כשהיה כזה בצבא, באוניברסיטה ובעולם העבודה. זה סייע לי לכבוש את מקומי ולהתקדם על בסיס כישורים וללא אפליה. מערכת המשפט, ובפרט בג"ץ, הם שסייעו לבסס וליישם את השוויון בכל תחומי החיים עבורי ועבור כולם.

ההייטק מייצר הזדמנויות לקבוצות מוחלשות בכל המגזרים, למשפחות עניות, לפריפריה, לחרדיות, לחרדים, ובפרט לנשים. כמוני רבים שברו את תקרת הזכוכית בזכות ההייטק. גם אני בתורי יכולתי להעסיק עובדות חרדיות, תוך שמירה על כל המצוות, קלה כחמורה. בראייה יותר רחבה, השגשוג הכלכלי ותשלומי המיסים של ההייטק, מממנים לכולנו תשתיות, ביטחון,

בריאות, מאוניברסיטאות ועד ישיבות.

10:31) חברות גלובליות וציבוריות נדרשות כדרך קבע לדווח לבעלי המניות ולבורסה על סיכונים עסקיים מהותיים. רובן מחויבות לתקני ESG, הכוללים שוויון ושלטון החוק, בפרט הן תלויות בבית משפט עצמאי וחזק, המספק סעדים בנושאים כלכליים ומול גופים מקומיים. לדוגמה, כבר השבוע התבשרנו שעקב המהלך המשפטי חברת יוניקורן, ציבורית, נדרשה ודיווחה לבורסה על סיכון עסקי מהותי במקרה שתוקטן הביקורת השיפוטית על חקיקה ותגדל המעורבות הפוליטית במינוי שופטים. זאת עקב קושי תפעולי צפוי של העובדים בארץ. המשמעויות ברורות. החלשת הרשות השופטת מהווה סיכון עסקי מהותי, ולחברות יש מחויבות חוקית לדווח על כך לבורסה ולצמצם סיכונים. הן נדחפות החוצה מישראל. מיום ליום אנחנו שוקעים בבוץ, מה שנראה כמו התאבדות התעשייה. בחודשים האחרונים ענף ההייטק, התומך בכל עם ישראל, נמצא במשבר מתגלגל, נחיל שוצף של חברות בין-לאומיות המפטרות עובדים בארץ, מצמצמות מרכזי פיתוח. ברקע הזה המהלך הנוכחי יכול להיות מכה גורלית, שיביא לנטישה בלתי הפיכה של מרכזי פיתוח. פעילות שתיסגר, לא תיפתח שוב. לסיכום, לסכנה שאני רואה מספר רכיבים.

תעשייה משגשגת תיפגע ללא הכר ובאופן לא הפיך עם בלימת קטר ההייטק, האוכלוסיות המוחלשות ייפגעו ראשונות, יוקר המחיה, משכנתאות מאמירות, שירותי בריאות וחינוך קורסים יכאיבו יותר למי שידו אינה משגת, לא בהכרח להייטק ראשונים.

בעקבות הפגיעה בהייטק קבוצות מוחלשות עלולות לאבד את ההזדמנות ואת ההעצמה שההייטק מציע.

כתוצאה מהמהלך המשפטי, מתמעטת יכולת הרשות השופטת להתערב במהלכים הפוגעים באזרח הקטן ובנשים בפרט, ולהגן עליהם. בראייתי, צבר השינויים המוצעים מאיים באופן ישיר על עתידם של אזרחי ישראל. אני קוראת לעצור ולנשום, כי אנשים אחים אנחנו. אני קוראת לעבוד ביחד, בהסכמה רחבה, על שינויים שישמרו את הפריחה של ההייטק ויקיימו שוויון ושגשוג בישראל.

תודה רבה. גלעד, הבנתי שממש חיכית שאני אגיע. נכון. התגעגעת אליי.

למען הסר ספק, לא התגעגעתי. אני חייב לומר שבהתחשב בעובדה שאני מנהל את הוועדה בדורסנות כה רגילה, זה פלא ומדוע כולם מחכים שאני אחזור לפה. אתה דורסני. פינדרוס, זה רק אומר שאתה כנראה עוד יותר דורסן ממני.

אמרו שאני מנהל את הוועדה בצורה דורסנית, ואז אני רואה שהם נורא מחכים שאני אחזור.

הוא רק מחכה שתחזור ולהכניס לך. פינדרוס הוא סיפור אחר. אני מנסה לדמיין מה אתה עושה להם שהם רוצים שאני אחזור. אנחנו מזוכיסטים... זה אתה אמרת. איזה כיף שאתה עושה פה דחקות על חשבון הדמוקרטיה.

לא על חשבון הדמוקרטיה, זה על חשבונכם. את מבלבלת לחשוב שדמוקרטיה זה אתם. זה בדיוק חלק מהבעיה. "דחקוקרטיה". אתה דמוקרטיה. בטח...

העם.

אתה לא מייצג את העם.

האנשים האלה שהצביעו בפתקים ורצו משהו. אתה באמת רוצה לפתוח על זה דיון? תזכור את המשפט שהיא אמרה. זה משפט מפתח. שאני לא מייצג אף אחד? אני ואתה לא מייצגים את העם. העם זה מישהו אחר. אל

אמרתי שאתה לא מייצג את העם. תצאו החוצה, תראו איפה הוא נמצא. תגלה דברים חדשים. בסדר גמור. גם המצביעים שלכם לא בעד.

ראיתי אותם באיילון חוסמים. אם הבוחרים שלי היו באיילון, אני מבטיח לך שהיית רואה מכתזיות וסוסים, ואחרי זה היה לנו את חבר הכנסת לשעבר מוסי רז צועק: למה מביאים מכתזיות? הוא לא היה צריך לקום בבוקר למחות על המכתזיות, כי הבוחרים שלי לא היו שם. אלה שהם לא מהעם כמובן... פינדרוס, אתה צודק, המצביעים שלך בעד. תודה רבה. דרך אגב, אתמול בקפלן דיברה אישה חרדית.

גם עופר כסיף היה צריך לקום בבוקר ולמחות - - - אתה שומע, חבר הכנסת פינדרוס? אתמול בעצרת בקפלן דיברה אישה חרדית - - - במסגרת שידורי המהפכה שהולכים פה, אני מציע שאת הסיקור של ההפגנות האלימות באיילון, יש מספיק ערוצי טלוויזיה שעושים את זה. האלימות באה רק מכם.

מה שאלים בינתיים זה ההתנהלות של הוועדה והבליץ של הממשלה. זאת האלימות.

מאחר שיש מספיק ערוצים שמשדרים ומקדמים את ההפגנות האלימות באיילון, אני מציע שלפחות את ערוץ הכנסת נשאיר לדיון ענייני. זה מה שמטריד, כל מה שאתה רואה לנגד עיניך זה את ערוץ הכנסת. כל מה שאני רואה לנגד עיניי זה דיון ענייני. החקיקה שאתה עושה פה, קרקס. אני יודע שזה מסובך, אבל בואי נדבר - - - ועדה שמתנהלת כמו קרקס אמרת שלוש פעמים היום,

בעשר הדקות שאני פה, אמרת שלוש פעמים למיקרופון "העם ידע". דרך מי רצית שהעם ידע, לא דרך ערוץ הכנסת? חבל רק שהוא מייצר קרקס בוועדה. מאחר שהייתה בקשה גם של חברי האופוזיציה, שהם כידוע נוכחים פה הרבה, והם נורא שותפים לדיונים, הם ביקשו שנגיד את סדר-היום ואת שעת הסיום, אז אני רוצה לומר שמבחינתי אני מאוד מאוד רוצה שהיום אנחנו נתקדם ונמצה את הדיון במודל של הביקורת השיפוטית החזקה, שבו אנחנו נמצאים כרגע, בסוגיות שהועלו גם על ידי היועץ המשפטי, לגבי המילים "הוראה ששוריינה בחוק יסוד", לגבי המילים "בבירור",

המספר 15, וגם לגבי הביקורת השיפוטית ההליכית שהעלה עכשיו היועץ המשפטי. לגבי המודל לביקורת שיפוטית ריכוזי או ביזורי, אני חושב שאפשר יהיה לומר עליו כמה מילים. אני חושב שמאוד מאוד ברור שגם על זה, כי זה באמת עניין שהוא אמירה שגם הופיעה בעבר כמעט בכל תזכיר חוק-יסוד: חקיקה ויש בו שוני מסוים, נדבר גם עליו. אני חושב שאם הדיון יתנהל כמתוכנן, כולל אפילו חצי שעה או שלושת רבעי שעה הפסקה לצוהריים, אני חושב שנוכל לסיים את היום באזור 17:00. אם הדיון יתנהל בענייניות וללא הפרעות, אני מניח ששם זה יהיה. אני רוצה רגע להבין, כשאמרת "ללא הפרעות",

אם חבר כנסת - - - למשל מה שאתה עושה עכשיו זו הפרעה. אני שואל שאלה על דבריך.

למשל מה שאתה עושה עכשיו זה הפרעה. למשל מה שאתה עושה עכשיו, שכאשר אני נענה לבקשתך - - - בקיצור, צריך לתת לו לדבר כל הזמן,

כאשר אני נענה לבקשתך, ומודיע לך את הערכתי - - - בקשתי היא לקבוע שעת סיום, לא לקבל ממך ציונים על - - - אתה לא נענה. פנינו ליועצת המשפטית של הכנסת, זה האירוע. הייתה פנייה ליועצת המשפטית של הכנסת שאמרה לנקוב שעת סיום.

חבר הכנסת סגלוביץ', אתה לפני קריאה שלישית. אני מניח שהיועצת המשפטית דיברה איתו. מה זאת אומרת לפני קריאה שלישית? אני לא רוצה לקרוא לך קריאה שלישית, כדי לא להוציא אותך.

אם תתעקש ותפריע לי, אני גם אוציא אותך. אני רק מתקן אותך, שזו הייתה פנייה ליועצת המשפטית של הכנסת - - - חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

תודה רבה. אתה כמו ילד קטן. אני מעריך שנסיים באזור 17:00. אני מקווה שנעמוד בזה. עכשיו צריך להוציא בקשה גם בכתב ליועצת המשפטית. שתענה לנו בכתב. בסדר גמור. כמו שחשדתי, אין לכם עניין לדעת מתי מסיימים בערך, יש לכם עניין להפריע לדיון.

היית צריך להיות במשטרה, איזה בזבוז, אתה כל הזמן חושד בדברים.

גם בשטח ולא רק במשכן. פרנואיד. בגלל זה יש כמה ימים שחברי הכנסת יוכלו למלא את חובתם לציבור גם מעבר לעבודה שלנו פה. וצריך להתחשב בזה. תודה. ולכן אלה הנושאים שיעמדו לפתחנו היום, ואני אבקש מאנשים להתייחס. אני רק אבקש בתחילת הדברים לתת את ההתייחסות שלי. אני חייב לומר, אדוני היועץ המשפטי, שלא ממש הבנתי את טענתך לגבי ביקורת שיפוטית הליכית. גלעד היה ברשות דיבור. הוא עוד לא היה ברשות דיבור, כי עוד לא נתתי לו אותה. אני חושב שמן הראוי, מאחר שהנחתי נוסח לפני הוועדה, והיועץ המשפטי העיר הערה לגביו אני חושב שמן הראוי שתהיה גם האפשרות לגלעד להתייחס לעמדתי, אלא אם כן הוא לא רוצה. לגבי ביקורת שיפוטית הליכית, אכן פסק הדין בעניין קוונטינסקי הוא פסק דין שהוא מאוד מאוד בעייתי, הוא משאיר לא רק אני אמרתי את זה, תאמינו או לא, אמר את זה השופט מני מזוז בפסק דין המיעוט שלו אני חושב שהוא מייצר כלל עמום. ואני לא חושב שכלל עמום לגבי תהליכי החקיקה, צריך להיות מוכרע על ידי בית משפט. להבדיל מכללים ברורים, דהיינו, אמירה שלפיה החוק שצריך לעבור ב-61 לא עבר ב-61, ו/או חוק שצריך לעבור מעל 50, כמו חוק תקציבי, גם הוראה שקבועה בחוק יסוד אגב - - - לדעתי היא לא משוריינת. להפך, אם אתה כותב - - - ההוראה עצמה אינה הוראה משוריינת.

לפי הפרשנות שלך שמדברת על אפשרות, כשאמרנו את האופציה השנייה,

שיש הוראה בחוק איך פוגעים, זה בהחלט עונה להגדרת שיש הוראה בחוק איך פוגעים ברוב של מעל 50. זה לא לפגוע. לא לפגוע, איך מתגברים עליה. הנוסח שלך מכסה את הסעיף הזה לדעתי. ואם לא, אז תבהיר אותו. אני כן חושב שהוא מאפשר. אם אתה חושב שהוא לא מאפשר, תבהיר שזה כן מאפשר, כי זה בהחלט בעיניי אמירה - - - וואי. הערה שלך שהתקבלה, קארין אלהרר. טענת קודם שאף הערה שלך לא מתקבלת. זו לא בקשה שלי. תראה לי את הנוסח ברוב הנדרש - - - - - - פינדרוס,

אני אומר שוב, אם אתה צריך, תבהיר את הנוסח. אבל יש פה אמירה שהצעת חוק תקציבית לא תתקבל בכנסת, אלא בקולותיהם של 50 חברי הכנסת. זאת אומרת, שהצעת חוק תקציבית, הכנסת מוסמכת להעביר אותה - - - לא.

לכן אני חשבתי שהניסוח שלי יותר טוב. אתה הצעת נוסח שאמור לכסות את זה. אם אתה טוען שהנוסח שהצעת לא מכסה את זה, אני בהחלט מאתגר אותך להציע נוסח שכן מכסה את זה. אני בהחלט התכוונתי גם לסעיף הזה, כי אני חושב שאם הצעת חוק תקציבית עברה בכנסת ברוב של 40 חברי כנסת ולא ברוב של 50 חברי כנסת,

בהוראה ששוריינה בחוק יסוד מבחינת הדרכים לפגוע בה. אז לטעמך - - - רק רגע. שאלת הבהרה. אני אסיים. תשאלי איזה שאלה שאת רוצה. אני בהחלט חושב שאם חוק תקציבי לא יעבור ברוב הנדרש הזה אני אומר שוב,

אני יכול להציע נוסח לסעיף שמכסה גם את זה בנוסף, אם אתה לא חושב שכדאי להכניס את זה באותו סעיף. זו לא הבעיה בעיניי. זו בעיה ניסוחית, זו לא בעיה מהותית אני חושב שכאשר קבועות בחוק יסוד הוראות פרוצדורליות להעברת חוק, כסגנון של הרוב הנדרש, אז בית המשפט ולכן במקרה שכזה לא יפריע לא 15, לא 13, לא 12 ולא בכלל, לא אמורה להיות בעיה, כי בשאלת ספירת כמה אנשים הצביעו בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית בעד הצעת חוק מסוימת אני רוצה לקוות שלא תהיה מחלוקת בין שופטי בית המשפט העליון. דהיינו, קשה לי לתאר לעצמי מחלוקת בין שופטי בית המשפט העליון בשאלה האם חוק עבר ב-61 או ב-59. אולי אני טועה, אבל אני חושב שזה - - - רוב ההוראות הן בתקנון, הן לא בחוקי היסוד. מה אתה עושה עם כל ההוראות שבתקנון? אני לא חושב שבית המשפט במצב הנוכחי, לפחות לפי ההצעה הנוכחית, הוא גוף מוסמך לאכוף את התקנון בנושא הליכי חקיקה. אלה ההוראות הקבועות בחוק יסוד. אגב, שוב זה לא משהו מופרך, זה מה שנקבע במפורש. לדעתי כמעט כל תזכיר חוק-יסוד: חקיקה שיצא הייתה הוראה, בתזכיר של נאמן היא הייתה קצת יותר רחבה, בתזכיר של שקד היא הייתה יותר מצומצמת, והיא דיברה על הוראות הקבועות בחוק יסוד.

היושב-ראש, בתזכיר של שקד זה נכון, היא אמרה רק הוראות שקבועות בחוק יסוד, אבל היא הכניסה את ההוראות הבסיסיות לחוק יסוד. אין הנדון דומה לראיה. אם תרצה, אין לי בעיה לקבוע, ובלבד שהדבר נוגע למספר הקריאות ולמספר הקולות, כי אני לא חושב שקוונטינסקי הוא פסק דין טוב. קוונטינסקי מייצר תוצאה לא נכונה ולא טובה.

עוד לפני קוונטינסקי, חוק-יסוד: החקיקה, אפילו בגרסה של השרה שקד, לא כלל רק את מספר הקריאות, הוא כלל למשל את זה שזה עובר בוועדה, שהמליאה מעבירה את זה לוועדה, הוא כלל את תחימת הסמכות של ועדות להגיש הצעות חוק מטעמן הוא כלל שורה של הוראות בחוק-יסוד:

אני מבין, ולכן כשנחוקק את חוק-יסוד: החקיקה יש מצב שנכניס גם את זה. אבל כרגע אנחנו לא מחוקקים את חוק-יסוד: החקיקה. אז לא תהיה ביקורת שיפוטית על זה, למשל אם זה לא עבר בוועדה.

ביקורת שיפוטית לפי הצעתי אך ורק על הוראות קבועות וששורינו בחוק יסוד, או באופן פרוצדורלי או באופן מהותי. לגבי ההליך, אם אתה חושב, אני לא חושב, אמיתית אני לא חושב שצריך, אני לא חושב שהיה לזה תקדים שהדבר הזה נצרך, ואני לא חושב שבמדינת ישראל יש צורך שכרגע מונח לפתחנו לתקן את זה, ויכול להיות שעדיף לחכות לתיקון הלקונה הזאת שאכן קיימת בספר החוקים של מדינת ישראל עד שנחוקק את חוק-יסוד: החקיקה. אני כן חושב שכאשר אנחנו מאפשרים לבית משפט לפסול חוקים, אנחנו צריכים לצמצם את עצמנו לדברים שפועלים בניגוד למנגנון שנקבע בחוק יסוד, לא להעמיד את בית המשפט בתור אוכף התקנון. אני רק רוצה לוודא שהבנתי נכון. לגישתך אין צורך בפרוצדורה תקינה בוועדות, אתה אומר "רק הצבעה"?

פסק דין מיסוי דירה שלישית דיבר על זה שלא הייתה שהות מספקת לחברי הוועדה לקרוא את החומר, להתכונן, להבין את ההשלכות. אתה אומר שהדבר הזה אפשרי.

אז תסביר. אני חושב שהסברנו את זה גם בקשר לחוקי יסוד וגם בקשר להרבה דברים אחרים. האמירה לפיה לא טוב או לא נכון, ואפילו לא בסמכות, לפעול בדרך מסוימת היא אמירה אחת. דהיינו, אפשר לקחת את הדוגמה שלקחתי גם בפעם הקודמת, אני חושב שחוק-יסוד: ממשלת חילופים הוא חוק - - - עזוב. דבר איתי על מיסוי דירה שלישית. חוק מס דירה שלישית, חמור מאוד שהוא עבר בדרך שבה הוא עבר. ועדיין הוא עבר. את שואלת, אני מנסה לענות, ואת לא תתני לי לענות.

חמור מאוד שהוא עבר בדרך שבה הוא עבר, ולמרות זאת אמר השופט מני מזוז, למרות שאין מחלוקת שהליכי החקיקה שלו היו פגומים, שהמחיר שאת מעמידה את בית המשפט העליון בתור בורר ובודק כמה זמן זה זמן מתאים וראוי, וכמה זמן איננו זמן מתאים וראוי לפי סטנדרטים עמומים, שאגב נלקחו מהמשפט העברי בפסק דין קוונטינסקי - - - שאתה כמובן מתנגד לו. העובדה שאת מעמידה את בית המשפט בתור בוחן הליכי החקיקה מייצרת נזקים מאוד מאוד גדולים, שהם יותר חמורים מהנזקים שפעם בכך

אני מקבלת ולכן אני מציעה את הדבר הבא. כדי שבית המשפט לא יצטרך להסתמך על כל מיני דברים עמומים, למה שלא נגדיר את כללי המשחק ועמום לא יהיה עמום? אני מסכים איתך. מעולה. על מה אנחנו לא מסכימים? על העיתוי. על סד הזמנים. ואני אומרת לך שיש בעיה מאוד מאוד קשה לפסול יכולת לתת הגנה על זכויות שקיימות - - - זה לא קשור לזכויות עכשיו.

אבל זה לא קשור לזכויות. זכותם של חברי הכנסת לעשות את עבודתם. אבל זה לא קשור. מה זאת אומרת? אני אומר שוב: אין לזה קשר לזכויות.

אני אסביר. בסוף הכנסת מחוקקת. הכנסת יכולה לחוקק זכות חדשה כמו שהיא יכולה לחוקק פגיעה בזכות. כשאתה לא מאפשר לחברי כנסת - - - או משהו שלא קשור לזכות בכלל. אני אומרת שאתה יכול גם וגם.

אבל הדיון פה הוא על ביקורת הליכית, לא על ביקורת על זכויות.

בסדר, הבנתי. אני רק נראית אהבלה, אבל אני מבינה. חס ולשלום. אני אומרת בתנאי. אתה יכול לפגוע בזכות או לחוקק זכות, אבל הכלל הבסיסי הוא שיהיו לך כללי משחק.

מה אתה עושה בעצם? אתה אומר: אני מבטל את ההגנה, ואחר כך כשיהיה לי פנאי, אני אחוקק את הכללים.

זה לא מה שאני עושה. בעיניי זה מה שאתה עושה. אני אומר לך שאני חושב שבהרבה מאוד נושאים, כאשר אומרים לבית המשפט שהוא מוסמך לפסוק, שהוא הפוסק הבלעדי והאחרון לפרוצדורה של עצמו, זאת אומרת, הוא יכול לקבוע לתת לצדדים להגיב בתוך חודש, והוא יכול לקבוע לתת לצדדים להגיב בתוך שעה, והוא אכן עשה זאת, פעמים כך ופעמים כך. האם נראה לך הגיוני שאני ברשות המבצעת, שמקבלת פסק דין אחרי שבית המשפט בא ואמר לי: תגיבי בתוך שעה, ואז אני נותן פסק דין, ולא היה לי זמן להכין תגובה כמו שצריך, שאני אגיד: אדוני פסק הדין שלך בטל כי ההליך שלו היה לא תקין? לא. למה לא הגיוני? כי מי אחראי? מי הפוסק האחרון על ההליכים של בית המשפט? בית המשפט. מי הפוסק האחרון על ההליכים בממשלה? הממשלה.

מי הפוסק האחרון על ההליכים בכנסת?

אתה מעניש את כל היתר כי בית המשפט קובע לך סד זמן. כך כתוב "הממשלה תקבע סדרי עבודתה". כך כתוב. לא אני כתבתי, זה כתוב בחוק יסוד. אני מבין שחוקי היסוד לא מקובלים עלייך ככללי משחק,

אז אתה מעניש את אזרחי ישראל, כי אתה לא אוהב את סדרי הדיון בבית משפט?

זה בדיוק מה שאתה עושה. במחילה, אני לא מבין על מה את מדברת.

אני לא מבין. באמת לא הבנתי אותך. דווקא אני חושבת שאתה מבין נהדר.

ממש לא מבין אותך. אני אסביר לך שוב. או שאני לא הסברתי את עצמי טוב או שאני ממש ממש לא מבין מה את אומרת. אני אומר שחלק מהנושא של הפרדת רשויות זה להגיד שכאשר בזה אגב הפסיקה עקבית, מלבד פסק דין קוונטינסקי, וגם בפסק דין קוונטינסקי דעת המיעוט של מזוז אומרת בדיוק את מה שאני אמרתי - - - לא ידעתי שאתה מעריץ של מזוז. אני בכלל מחליט על פסקי דין לפי השאלה כמה אני מעריץ בן אדם שכתב אותם. ככה זה עובד. מה זה הדיון התת-רמה הזה? סליחה שאני אומר.

אני מתייחס לטיעון משפטי, מה זה קשור עכשיו למעריץ או לא מעריץ? מתי שנוח לך מזוז הוא האורים והתומים שלך. אני מבין את האד הומינם. אני מתייחס לטיעון משפטי, ואתם מרדדים את הדיון עוד ועוד. אנחנו מרדדים את הדיון?

מרדדים אותו לרמה של גובה דשא. שאלוהים יעזור לי. אולי נעבור לשיטת נקודות ועמידה בפינה? אין בעיה. זה השלב הבא. בישיבת ראשי קואליציה - - - רק לראות את התהליך.

אתה מורה, ואנחנו מקבלים ציונים ממך על הדעות ועל התפיסות המשפטיות ועל הידע המקצועי שלנו, ואתה יושב והפוסק האחרון. יושבים פה כל הפרופסורים, אחוז אחד מהם אמר שאתה בכיוון, אבל אתה הפוסק.

תיכף שמחה יאמר לך שאסור לך לגשת לפינת הבובות שבוע, אז תעצור. זו בעיה...

אתם ברמה גבוהה כל כך - - - - - - מה אמר השופט מזוז? היושב-ראש, מה אמר השופט מזוז?

השופט מזוז אמר שהוא לא מקבל את פסק הדין של סולברג, שמאפשר לפסול על בסיס תהליכים, ללא סטנדרט ברור וקבוע, כי הוא אמר שהדבר הזה חורג מתפקידו של בית המשפט,

הוא ביקר אותו בצורה מאוד מאוד קשה. יש משפט ידוע, Bad cases make bad law, אין ספק שהליך החקיקה שהיה סביב מס דירה שלישית הוא bad case, הוא מצב לא טוב. לא כך הכנסת צריכה לחוקק. הכנסת צריכה לחוקק בהליך סדור ומובנה וטוב. וגם בית המשפט, בית המשפט אמור לפסוק בהליך סדור, מובנה ולשמוע את הצדדים, ולתת להם זמן לטעון את טענותיהם ועוד ועוד. ובכל זאת, מאחר שאנחנו מאמינים בהפרדת רשויות - - - אתה מאמין בהפרדת רשויות? אתה באמת אומר את זה? אתה רואה שבכנסת אין סיכוי בעולם שחבר קואליציה יצביע הפוך. זאת המציאות? המציאות של שלוש רשויות פעילות ועובדות? אתה ואני יודעים שזה לא נכון. כאשר הכנסת בסוף התהליך של החקיקה מעבירה ומצביעה על החוק, לא משנה באיזה רוב, ברוב הנדרש, בהתאם לחוק ולתקנון, גם אם ההליך מצא חן בעינינו או לא מצא חן בעינינו, הכנסת בסוף התהליך באה ואמרה: מה שהיה עד התהליך, עכשיו לא מערערים אחרי מעשה הכנסת, אחרי שהיא עשתה. אם היא עשתה את זה בסתירה לחוק יסוד משוריין, או שהוא לא עבר ברוב הנדרש, או שזה עבר בניגוד לחוק יסוד, אנחנו מאפשרים לבית המשפט לבוא ולהכריע בזה.

זה צעד שיש איתו בעיות, אבל אנחנו מבינים את הצורך בו. אבל אם מדובר במשהו תהליכי, הפוסק האחרון בעניין התהליך הפנימי שעובר בכנסת, אמור היה להיות הכנסת, אלא אם כן שוב בחריגים שאנחנו קובעים. קוונטינסקי בהקשר הזה הוא פסק דין שבעיניי נזקו עולה על תועלתו. אתה תבטל חוק - - - קוונטינסקי זה לא ההוא מדירה שלישית? מס דירה שלישית, כן. נזקו עולה על תועלתו. לא שהחוק הזה הוא טוב, ולא שחוקקו אותו בהליך תקין, אבל בית המשפט לא אמור להיות מעורב, פשוט אין לו את המומחיות לזה בהליכי החקיקה. והמקבילה היא שוב, שאנחנו נבוא לפסק דין של בית משפט ונגיד: מאחר שפסק הדין ניתן בבית המשפט בהליך לא ראוי, אנחנו אומרים שזה לא פסק דין. זו המקבילה, שאנחנו בכנסת או בממשלה נבוא ונגיד: ההליך בבית המשפט לא היה תקין בעינינו, ולכן אנחנו לא מתייחסים לדבר הזה כאל פסק דין. אדוני היושב-ראש, קוונטינסקי זה סיפור אחר, אני אומר שגם קוונטינסקי, בהחלט יש עליו שאלה, במיוחד בסיטואציה שבה רוצים לתת יותר כוח למחוקק דווקא, ואומרים שהמחוקק יעשה את החקיקה החוקתית וכן הלאה, אני חושב שבשביל זה הוא צריך גם זמן. אבל קוונטינסקי זה כבר הלבל הגבוה. אנחנו מדברים על הלבל היותר בסיסי. בשונה מרוב העולם, בהיעדר חוק-יסוד: חקיקה, הרוב המכריע של ההוראות שמסדירות את הליך החקיקה, נמצאות בתקנון הכנסת, ואם אתה לא מאפשר עליהן, הוא כולל דברים מאוד בסיסיים, כמו שלוש קריאות - - - הסתדרנו 74 שנים בלי שום פסק דין. אני יכול רק להשלים את המשפט? כמו שלוש קריאות, כמו העובדה שהצעת חוק צריכה לעבור בוועדה בהכנה לשנייה שלישית, כמו הסמכויות של הוועדות להגיש הצעות חוק מטעמן שורה של דברים שבהצעות חוק-יסוד: החקיקה נכללו ברמת חוק היסוד.

חשבו שהן מספיק חשובות קונסטיטוציוניות ובסיסיות, והיום הן לא. ולכן היום אין יכולת. עוד לפני קוונטינסקי, קוונטיסנקי זה למתקדמים.

ברמה הבסיסית, ההוראות הכי בסיסיות של הליך החקיקה, לא ניתן יהיה לבקר אותן.

גור, הסתדרנו 74 שנה. מה זה "הסתדרנו", אבל אתה עושה שינוי בדבר הזה.

לא להתפרץ. אני לא מבין. רוטמן, אי-אפשר לנהל שיח פה. השיח הוא לא רק בינך לבין גור. אין שום בעיה.

אני חושב שהמשפט הזה "הסתדרנו" לא מתאר את התמונה במלואה. מדוע? משום שכמו שאדוני אומר - - - לא הבנתי.

איך יכול להיות שקטעתי אותך באמצע דבריך, והמשך דבריך זה להתייחס למה שאמרתי תוך כדי קטיעה? זה אני לא מבין.

- - - זה אני לא מבין. אתה סיימת לדבר, אני אומר משהו, ואתה אומר שלא סיימת לדבר. אולי תפסיק לנבוח עליו. זה עסק כבר באמת הזוי. בכבוד, דבר. אני לא מבין את זה.

אבל איך יכול להיות שהוא לא סיים לדבר והוא מתייחס למה שאמרתי?

אם לא היית מפריע, והוא היה מסיים,

התכוונתי להגיע לזה בכל מקרה, אבל לא משנה. מה שרציתי לומר שהעובדה שלא קיימו על זה ביקורת, או כן קיימו על זה ביקורת, אם זה התעורר בפועל, אני חושב שזה לא מתאר את התמונה במלואה.

משום שבסופו של דבר, הרבה מהפעולה היא פעולה בצלו של בית המשפט. זאת אומרת, כמו שאתה ציינת, בצדק בעבר, אני מסכים לחלוטין, השאלה אם בית המשפט פסל 20 או 22 חוקים היא לא ממצה את זה, כי יש אולי עשרות ומאות מקרים שבהם יועצים משפטיים אמרו: תרכך את זה, תשנה את זה, כי בית משפט עלול לפסול את זה. אותו דבר זה גם בהליך. העובדה שבית המשפט לא נדרש לפסול, אולי זה נובע גם מזה. וזה אגב מה שגם מופיע בדוח של הפרלמנט האוסטרי, שהצגנו גם במסמך ההכנה שלנו, בפסקה 37 שלה, שהפעולה היא בזה שהמחוקקים יודעים שהם נתונים לביקורת הפוטנציאלית, ולכן הם נזהרים בפעולתם ועושים את זה בהתאם לכללים. אם אתה אומר להם: יש לכם free pass לדבר הזה, אין על זה ביקורת, אני לא יודע איך הדבר הזה ישפיע בהמשך. אם הופעלה ביקורת או לא הופעלה ביקורת, אני לא חושב שזאת השאלה היחידה. אני לא אומר שהיא לא רלוונטית, אבל בהחלט יש העניין שאתה יודע שמישהו יכול לבקר אותך אם לא תעשה את זה. אני לא יודע לגבי אחרים. גם שמעתי פה בוועדה הרבה פעמים אמירות אחרות. למען הסר ספק, וכדי שיהיה ברור, כאשר אני מקפיד על הוראות התקנון בחקיקה, אני לא עושה את זה מחשש שבית משפט יתערב, אלא כי כך צריך לחוקק. אגב, והיו הרבה מקרים של סטייה מהתקנון, וכל פעם שהדבר הזה הגיע לבית המשפט, בית המשפט נמנע מלהתערב, למרות שהיו מקרים מאוד מאוד בולטים של סטייה מהתקנון. אדרבה ואדרבה.

תודה רבה. אני לא חושב שמה שגרם וגורם לכנסת להתנהל על פי תקנון הכנסת זה החשש שמא בית המשפט יבטל את החקיקה שלה, זה דבר אחד. אני ממש לא חושב שאנחנו חיים בצלו של בית המשפט העליון. זו אמירה ממש נוראית בעיניי. ברור, כי אתה לא מאמין באיזונים ובלמים. ואני אגיד יותר מזה, כשם שבית המשפט, אני רוצה לקוות, מקפיד בדרך כלל על תקנות הדין וסדרי הדין שלו, לא מחשש שמא תבוא הרשות המבצעת או הרשות המחוקקת, במסגרת האיזונים והבלמים, ויתעלמו מפסק דין שניתן, שלא בהתאם לתקנות, כך אנחנו מקפידים על התקנון שלנו, לא מחשש של בית המשפט, אלא כי אנחנו מקפידים על התקנון שלנו.

אל תענה לי בבקשה עכשיו. מה זה "אל תענה"? העובדה היא שבמשך כל שנותיה של מדינת ישראל, החוק היחיד שבוטל על בסיס סטייה מהוראות התקנון נעשה על בסיס משהו עמום ובעייתי כמו קוונטינסקי, וגם מקרים, כולל טענות נושא חדש, כולל חוקי ההסדרים השונים, כולל מגדלי העופות, כולל עוד ועוד פסקי דין שבהם בית המשפט מתח ביקורת, מתח ביקורת, אבל לא ביטל חקיקה. אני לא מונע ממנו את היכולת להמשיך ולמתוח ביקורת, ולביקורת של בית המשפט יש הרבה משמעות, לבטל חקיקה - - - מכוח מה? באיזה סיטואציה הוא ימתח ביקורת? הרי אתם יוצרים פה קונסטרוקציה שבגינה הדברים בכלל לא יגיעו לדיון. אני לא חושב שהדברים לא יגיעו לדיון. למה - - - לא יגיעו.

אני באמת רוצה לתת לכם לדבר, אבל אני לא אסיים - - - גם לא להתפרץ,

זה בסדר גמור. לכן אמרתי: רק שנייה. הביקורת השיפוטית ההליכית, אני חושב שאין שום הצדקה. רובה מכוסה בעיניי, בנוסח שאני הצעתי, "הוראה ששוריינה בחוק יסוד". אם אתה סבור שצריך עוד סעיף מבהיר לנושא הזה, שיהיה ברור שהנושא של מספר הקריאות, שאגב, גם הוא קבוע בחלק מחוקי היסוד, זה לא רק מספר. למשל באותו סעיף שדיברנו עליו יש שלוש קריאות, שבכולן יש מעל 50. זה לא באופן כללי. נכון. אם הכנסת תפעל בניגוד לתקנונה, אני חושב שהגורם המבקר, כפי שאגב התרחש - - - אם. ומה אם לא? אם הכנסת תפעל בניגוד לתקנונה, אני חושב שהגורם המבקר, כשם שפטישו של בית המשפט הוא הגורם המבקר של ההליך שקדם לפסק הדין, כך פטישו של היושב-ראש, כאשר הוא מכריז שהחוק עבר, הוא הגורם המבקר של הליכי החקיקה.

על מה אתה מדבר? הוא הרי חלק מאותו מנגנון. הוא חלק מאותו מוסד.

גם בית המשפט - - - לא. בית המשפט אמור להיות זה שמבקר ומרסן את הרשות המחוקקת, בין השאר.

זאת ההגדרה של הפרדת רשויות. זאת דעתך, זאת לא דעתו - - - אז זה נגד הפרדת רשויות, בקיצור. זאת לא דעתם של פסקי דין רבים-רבים של בית המשפט, ולא דעתו של השופט מני מזוז בפסק הדין קוונטינסקי. אז ממה החשש? אני שואל, ממה החשש שלך? מזוז לא ביטל את מגדלי העופות. מזוז לא אמר שאי-אפשר, מזוז רק אמר: הגזמתם בהרחבה בקוונטינסקי. מזוז לא אמר שאין ביקורת, הוא רק צמצם את הביקורת,

מאחר ומגדלי העופות הוא אוביטר, אני לא יודע באיזה מקרה. אם בפסק הדין של מס דירה שלישית זה לא מספיק, אז אני באמת לא יודע מה הוא המקרה. ואני חושב שעדיף במקרה הזה אמת ויציב - - - מגדלי העופות לשיטת מזוז זה לא אוביטר. הוא מציג את זה כהלכה.

אבל מגדלי העופות זה אוביטר - - - אתה מדבר על פסק דינו של מזוז, מזוז אומר הלכה, ואתה עכשיו אומר: מזוז - - - מה לעשות שיש כלל מה הוא אוביטר ומה הוא לא. אתה סומך על מני, אבל נגד דעתו של מזוז. תודה רבה. אם אתה סבור שמשהו בניסוח לא מתאים לביקורת שיפוטית הליכית בסגנון שימנע מחוק שעבר בניגוד להוראה הקבועה בחוק-יסוד: משק המדינה, כי זו ההוראה שדיברנו עליה של הוראת חוק - - - לא רק. יש את דרישת הרוב למשל בחוק-יסוד: הכנסת. פשוט להבין את העמדה של אדוני. דרישת הרוב היא גם לא הוראה שמשוריינת. תן לי בבקשה את הקייס שממנו אתה חושש, ואני אמצא לך פתרון לו. למה אתה צועק עליו?

החוק יעבור לא ברוב.

ואם נקבע,

שנקבע שחוק צריך לעבור ברוב? זה צריך להיות משוריין ושבית משפט יבטל חוק שלא עבר ברוב? בכאוס שאתם הולכים ליצור, הכול צריך להיות משוריין. אני שואל אותך שאלה.

תן לי מקרה, משהו שלא קרה ב-74 שנות המדינה. תן לו להתייחס. זה לא מופע יחיד. אבל אני שואל אותו. גם אני רוצה לשאול, אותך ואותו. היושב-ראש, למה אתה שואל ככה? אפשר לדעת למה אתה שואל ככה? למה בעצבים עליו? למה בצורה כזאת? למה אתם קוטעים - - - אני אתן לך את התשובה. היא מתחילה בעובדה - - - אני קורא אותך לסדר פעם שלישית,

אתה רציני? אתה לא תתפרץ אל תוך דבריי שוב ושוב, די. - - - הוא מתפרץ לדבריי שוב ושוב - - - ואתה מתפרץ לדברינו ולדברי היועץ המשפטי.

גלעד, זה ריתחא דאורייתא. זה לא ייתכן. אי-אפשר שוב ושוב להתפרץ לתוך הדברים ולהתלונן למה לא נותנים לך לדבר. זה שמור לרגעים דרמטיים בדיון. אי-אפשר לנהל ככה את כל הדיון. לא על שאלה עניינית שאני מנסה לשאול.

יואב - - - אתה פשוט - - - אני מבטל לך את הקריאה השלישית. תפסיק לקטוע אותי. אתה קראת לי לקריאה שלישית.

אתה אפילו לא יודע מתי צריך לקרוא קריאה שלישית. אתה לא יודע מתי לעשות את זה אפילו. כאשר אתה משתלט על הדיון. אני משתלט על הדיון? אני מנסה לשאול אותך שאלה,

אני באמצע לענות ליועץ המשפטי. אתה לא חייב ללכת אם אתה לא רוצה. אם אתה רוצה ללכת, תלך. אני לא רוצה ללכת, אתה אמרת לי קריאה שלישית. אז ביטלתי אותה. - - - רבותיי, זה מאוד מפריע. אני אומר שוב: תן לי מקרה שאתה חושב שהיום מכוסה, וכתוצאה מהדבר הזה לא יהיה מכוסה. אפשר לנסות לחוקק חוקים למקרים שמעולם לא היו, ולעולם לא יהיו, ואפשר להגיד שמעכשיו אין הגנה, שעכשיו הכנסת תקבל חוקים במיעוט אפשר לעשות את כל הפופוליזם שרוצים. אין שום כוונה כזאת, זה לא מקובל בחוק - - מה אתה אומר לו על זה? - - זה לא אפשרי,

אבל אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על הרבה מאוד מקרים. - - - קודם כול, אני רוצה לומר שלפי מה שאני רואה בחודש וחצי האחרונים הכול אפשרי. אפשרי שיותר מ-90% מהמומחים בכל התחומים באים ואומרים שהדבר הזה לא ראוי,

לא מקצועי ולא ערכי - - רצית לשאול שאלה. - - קודם כול זה אפשרי. דבר שני, זרקת שאלה לאוויר, איך יכול להיות ש-74 שנים לא היה. אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של מהפכה ש-74 שנה לא הייתה, ולכן אנחנו שואלים את כל השאלות האלה. שואלים את השאלות האלה גם אם הן לא מוצאות חן בעיניך או בעיני מי האנשים. אין שום בעיה. ולכן השאלה ששואל היועץ המשפטי לוועדה - - - מה השאלה שרצית לשאול? ביקשת להפריע באמצע משפט לשאול שאלה. למה אתה מפריע? שאלה ששאל היועץ המשפטי, והעלה סוגיה, מה מגן על כולנו, על האזרחים בסוף, מכנסת דורסנית, לא מידתית, שנשלטת על ידי ממשלה? זאת השאלה.

אני אומר לך את דעתי. זאת השאלה שלו. זאת השאלה.

ואנחנו שואלים את השאלה הזאת, ואתה אומר לנו: תסמכו עלינו.

זה לא מה שאמרתי. אמרת שמעולם לא היה,

ואלה שאלות היפותטיות, ואני אומר לך: זה נכון, 74 שנה לא היה דבר מטורלל כזה. ומול הטרלול הזה אנחנו צריכים לעמוד. זה התפקיד שלנו. לעמוד ולשאול את השאלות גם אם זה לא מתאים לך. אתה לא חכם המשפט היחיד.

בסדר גמור, מה השאלה שאתה שואל? לא שאלה.

חשבתי שעצרת אותי בשאלה. שאלת שאלה לחלל, איך יכול להיות ש-74 שנה זה לא היה. אני אומר לך, התשובה היא מאוד פשוטה, 74 שנה לא היה דבר כזה.

אני רוצה שתשאל שאלה אותי או את היועץ המשפטי,

אז אני מסביר לך עוד פעם ששאלתי את השאלה, ואני שואל את היועץ המשפטי, עו"ד גור בליי, מה במצב הנוכחי היום יגן על הליכי חקיקה ראויים, בהנחה שזה עובר כפי שהוא, על כל הליכי החקיקה הראויים שאמורים להיות בכנסת, מוועדה דרך הכנסת? האם יש משהו שמגן על האופוזיציה באשר היא ועל האזרחים? בדיוק זאת הייתה השאלה שלי. היא קשורה בשאלה איזה הוראות יש עליהן ביקורת שיפוטית ועל איזה לא. ברגע שיש הוראות שאין עליהן ביקורת שיפוטית, אז ההגנה עליהן היא הכנסת שומרת על עצמה הדברים שבהם יש הגנה חיצונית של בית המשפט, וזו השאלה שאני גם שאלתי קודם, היא נגזרת ממה שהוועדה תחליט. שתי דוגמאות של הוראות שמעוגנות בחוק-יסוד: הכנסת, הוראות יסודיות. אני לא מבין את העניין להגיד אפשר גם לא לשים אותן בחוק-יסוד: הכנסת. העובדה שטרחו להכניס לחוק-יסוד: הכנסת את סעיף 25 למשל, שהכנסת תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, או 27, הכנסת תשב בפומבי דווקא יכול להיות משהו, חוק שאומר שעל חוקים רגישים ביטחונית הכנסת לא תשב בפומבי. באופן עקרוני ההוראות האלה כרגע הן לא הוראות שעולות להגדרה של משוריינות פומלית או מהותית. אם הוועדה רוצה להכניס אותן, כמובן אפשר להכניס אותן, אבל זו השאלה, מה ההוראות שרוצים להכניס או לא להכניס. העובדה אם קרה או לא קרה - - - לא. זאת לא השאלה של קרה או לא קרה, גור.

פחות השאלה צופה פני עתיד. האם הוראות מאוד יסודיות, שקשורות בהליך החקיקה, שלוש הקריאות, ההכנה בוועדה,

הרוב האם צריך לאפשר עליהן ביקורת שיפוטית במצב שהן מופרות או לא? אני רוצה להוסיף שכל זה, כשאנחנו מדברים על הדרישה הבסיסית של 15 שופטים פה אחד.

האמירה בעיניי היא מטעה. השאלה מטעה. מדוע השאלה מטעה? מאחר שההוראות האלה לא משוריינות. אגב, הדוגמה שהבאת שהכנסת תדון בפומבי שונתה על ידי הכנסת. פעם היה מותר למליאה לדון בחשאי, למליאה, ונקבע על ידי אותה כנסת בתיקון לחוק היסוד שהיא לא תדון. זאת אומרת, באה הכנסת ושינתה את ההוראה הזאת. ברוב רגיל אגב היא יכולה לעשות את זה היום. הסעיף הזה לא היה תמיד. וכנ"ל לגבי תקנון הכנסת שיכול להשתנות בהצבעה אחת. הנושא של שלוש קריאות, אתה אומר שהוא לא משוריין. זה מאוד משונה בעיניי לתת לבית המשפט אפשרות לאכוף את התקנון שעבר בקריאה אחת, ואני אפילו לא חושב שצריך 61 או שצריך 61 לשינוי תקנון? אפילו לא צריך 61 לשינוי תקנון. צריך 61?

שבשביל שינוי תקנון לא צריך 61 אפילו, ולבוא ולהגיד שהגורם המתאים לאכוף את ההוראה הזאת הוא בית המשפט - - אבל - - - תזכור שוב על מה אנחנו נמצאים פה. - - וכדי להתגבר על הוראה של חוק לא משוריין, שאפשר לבטל אותו בפחות מ-61, אני אתן לבית המשפט גם את הכוח לבטל חוק בגלל זה, וגם אדרוש מהכנסת רוב של 61 בארבע קריאות כדי להתגבר על הוראה שאפשר להתגבר ברוב רגיל, זה קצת משונה מבחינת מבנה משטרי. אני לא מצליח כל כך להבין. יש סיטואציות שבהן בית משפט כופה על הממשלה גם משהו שקבוע בתקנות או בהנחיה מינהלית.

יש הבדל גדול בין הממשלה לבין המחוקק. הרבה פעמים בית משפט אומר - - - שנייה. לא, התקנון - - - השאלה כמה קל לשנות היא לא - - - השאלה היא שוב, אתה מייצר פה משהו לא קונסיסטנטי. בכלל לא, להפך. בגדול התפיסה הבסיסית היא שבית המשפט אוכף, בין אם זה הממשלה והכנסת, ברור שזה לא אותו דבר. הוא אומר: אתה קבעת כלל כזה,

לא משנה מי תעמוד בו. זה שאפשר לתקן את הכלל - - - התפיסה הבסיסית שהייתה בבית המשפט העליון, גם בעבר, שהאמירה הזאת "אתה קבעת כלל, תעמוד בו", היא אמירה שנאמרת, בוודאי בכל הנוגע לחקיקה, רק כאשר הכלל הזה נקבע ושוריין בחוק יסוד, לא כלל שלא שוריין בחוק יסוד. אתה בא ואומר לי: מה יקרה אם הכנסת תחוקק שצריך יותר מרוב להחלטה מסוימת? זאת באמת שאלה.

בביקורת הליכית. השאלה אם היא לא תעמוד בכלל. אני אומר גם בביקורת הליכית. ממש ברמה של ההליך?

וזה גם מה שעמד בתזכיר חוק-יסוד: החקיקה,

אז אתה אומר: הם שריינו בחוק יסוד עוד כללים. גם אני בעד שישריינו בחוק יסוד עוד כללים, ואז הם גם יחייבו, אבל השאלה אם עכשיו זה הזמן לחוקק חוק-יסוד: חקיקה, והתשובה היא שלא. התשובה היא שכן.

התשובה היא כן חד-משמעית. אז תציעו חוק-יסוד: חקיקה, ויכול להיות שאם הכנסת תאשר אותו,

זאת תשובתי לגבי ההליך. אני חושב ככל שההליך נקבע בחוק יסוד, בית המשפט צריך לתת תוקף לחוק היסוד הזה - - - הוראה משוריינת, לא כל חוק יסוד. ככל ששריון ההליך נקבע בחוק יסוד, אני חושב שלזה יש טעם, תוחלת, זאת הייתה כוונתי בביטוי ששוריינה בחוק יסוד, שבית משפט יאכוף אותה, והדוגמה,

הבולטת, שהייתה בינינו איזה מחלוקת, האם היא מכוסה על פי הנוסח שלי,

זה לגבי הצעת חוק תקציבית האם הצעת חוק תקציבית שלא עברה בשלוש הקריאות לדעתי חוק-יסוד: משק המדינה הוא משוריין - - - לא. רק סעיף משוריין בו. 3(ג) למשל לא משוריין. בכל מקרה, אני רואה את ההוראה שם כהוראה משריינת, כי היא משריינת פרוצדורלית איך עושים אותה. אם אתה חושב שהניסוח הנוכחי - - - אם אתה רואה - - - זה תהליך החקיקה,

כתבנו נוסח מסוים, גם בהצעת החוק הטרומית וגם בטיוטת הנוסח מטעם הוועדה. שאל היועץ המשפטי שאלות הבהרה לגביה כדי לנסח את החוק בצורה יותר טובה, ואני עונה. אני מבין שזה מפריע לך שכך מתנהלים הליכי חקיקה, אבל ככה זה עובד. אני אגיד לך מה מפריע לי. מפריע לי שתהליכי החקיקה מתנהלים ככה על דברים כל כך קרדינליים.

ממש מפריע לי.

תודה ששאלת. אני רק מציין לטובת הפרוטוקול שכבר עכשיו בהצעת החוק הזאת הושקעו גם יותר זמן דיון וגם יותר ימי דיון מאשר חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו - - - זמן שבו אתה מדבר. הן בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, הן בחוק-יסוד: חופש העיסוק והן בחוק-יסוד: ממשלת חילופים. זמן שבו אתה מדבר. בשתי הפעמים שהוא עבר. זמן שבו אתה מדבר, ואתה מוכיח את היועץ המשפטי לוועדה. אני מציע שבמקום להפריע לי לדבר וכך להאריך את זמן הדיבור שלי,

שאני לא אפריע לך. תעבירי את רשות הדיבור לחבר הכנסת גלעד קריב. בבקשה. תודה, אדוני. לפני שאני אתייחס לגופם של דברים, אני רוצה לומר שתי אמירות לגבי מה שמתרחש כאן: האחת, טרם קיבלנו ממך תשובה מתי ייקבעו הדיונים ששליש מחברי הוועדה ביקש ממך לקבוע לפני יותר משלושה שבועות. אני יודע שיש התייחסות של היועצת המשפטית לכנסת לסוגיה הזאת. אתה ממשיך להתעלם מהעניין הזה. רק נזכיר לציבור, אם אינני טועה, שאחד מן הדיונים שהתבקשת לקבוע זה נוהלי הטיפול של גורמי החקירה והאכיפה במקרים של פגיעה אלימה בחוסים במסגרות רווחה ובריאות.

זה כנראה נושא שלשיטת אדוני הוא לא חשוב. הדבר השני שאני מבקש לומר לך. חשבתי לומר את הדברים בשקט, בשיחה בינינו, אבל לאור מה שקרה כאן בשעתיים האחרונות, אני אומר את הדברים כעת. אני מודיע על משיכת החברות שלי מהוועדות המשותפות של ועדת החוקה עם הוועדות הנוספות של הכנסת. אתה מנהל את הדיונים כאן בצורה מאוד לא הגונה ודורסנית, ואינני מוכן לייצג את ועדת החוקה בדיונים באותן ועדות בשעה שאתה פה תמשיך לקיים את הדיונים בהפיכה המשטרית. אני ממליץ לחבריי הנוספים באופוזיציה, שיושבים באותן ועדות, למשוך את החברות שלהם מהוועדות, מכיוון שחוסר ההגינות של היושב-ראש מוביל לזה שבשעה שאנחנו לא נהיה כאן - - - - - - משה, עכשיו אני מדבר. בשעה שאנחנו לא נהיה כאן - - - אם אתה לא סומך עליו, למה אתה כאן? טובל ושרץ בידו. בוא, אני לא חייב לך דין וחשבון. אתה לא חייב, אני רק אומר. אל תפריע לי. ישבתי שעה לפני שנכנסת. אתה עוד לא דיברת, לא אפריע לך, אל תפריע לי. אנחנו לא נסכים לשתף פעולה עם ההתנהלות הדורסנית שלך ולייצר מצג שווא שבשעה שאתה ממשיך כאן את הריצה המטורפת, לא מקיים דיונים שחברי האופוזיציה ביקשו ממך כבר לפני כחודש, אנחנו ניצור מצג שווא כאילו ועדת החוקה מתפקדת היטב בחדרים אחרים. תלך לדיונים האלה אתה בעצמך. עכשיו לגופם של דברים. חבריי, יש משהו מאוד מתסכל בדיון הזה, לא רק איך שהוא מתנהל, גם לגופו של עניין. אנחנו יושבים כאן ומדברים בשאלת הביקורת השיפוטית, ועל אלה תחומים כן תחול הביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון, ועל אלה תחומים בית המשפט העליון לא יוכל להתערב, אבל מעלינו מרחפת כל הזמן העננה שגם בתחומים המצומצמים שבהם בית המשפט העליון על פניו יכול להתערב בשבתו כבג"ץ, דה-פקטו הוא לא יכול להתערב. מיד אני אתייחס גם לגופם של דברים, אבל הערת האזהרה הזאת חייבת כל הזמן להיות לנגד עינינו או תלויה מעל ראשנו. אנחנו נכלה את היום בדיון מה משוריין, מה לא משוריין, כן יש ביקורת שיפוטית על הליכי חקיקה קיצוניים בכנסת,

ומעבר לפינה מסתתרת השורה התחתונה שבתנאים שעליהם מדברים, גם השר לוין וגם חבר הכנסת רוטמן, אין בישראל ביקורת שיפוטית. כאשר יש כאן דרישה ל-15 מתוך 15, כשמדובר בפסקת התגברות של 61, אז כל הדיון הזה בגבולות הביקורת השיפוטית הוא דיון תיאורטי. היושב-ראש מבקש מאיתנו להמציא לו, לפוסק העליון בענייני משפט, מקרים תיאורטיים. הדבר הכי תיאורטי שאנחנו עוסקים בו זה במה תחול ביקורת שיפוטית או לא, מכיוון שהוא כפי שהוא הודה, כל המהלך הזה מטרתו לאיין לחלוטין, להכחיד את הביקורת השיפוטית, רק לא נעים לקואליציה הדורסנית הזאת לומר שמדינת ישראל תצטרף למועדון מאוד מאוד מצומצם, אז הם משאירים את הכותרת "ביקורת שיפוטית", כשאין מאחוריה שום דבר. אבל אי-אפשר לצאת פטורים מבלי להתייחס לדיון שנעשה כאן, כי גם הוא יכול לחשוף עד כמה המהלך הזה, שהשר לוין תכנן 20 שנה, שחבר הכנסת רוטמן שקד עליו וכתב עליו ספרים, כמה הכול על כרעי תרנגולת, ואני מתנצל בפני משפחת העופות שאני מעליב אותם, כשאני משווה את הרפורמה הזאת לדבר שמתהלך על כרעי תרנגולת. אם הוראה - - - פשוט עד עכשיו היו דברים שלא היו חדשים. חיכיתי למשהו חדש. עכשיו אני מקווה - - - אני במקומך הייתי לפחות, גם אם לא לעיני המצלמות, כי פה הרי אתה צריך להראות את המשך המגמה שהשתקפה בראיון המביך שלך, והמביש בסוף השבוע אני מאוד מקווה שכשתלך לחדר, כיושב-ראש ועדה, ללשכת יושב-ראש ועדת החוקה, תשאל את עצמך, ולו לרגע, איך הגעת למצב, ואני מקווה שזה לא יהיה רק אני, אלא גם יתר חברי האופוזיציה, שנאמר שאנחנו איתך בהתנהלות הנוכחית פשוט לא יכולים לשתף פעולה, ולא יכולים להיות נציגי ועדת החוקה באולם אחר שמדבר על דברים אחרים. אני לא מתכוון לעשות את זה. אתה יכול להתעלם ולסמס. יש פה דבר די מוזר, מבחינת יושב-ראש הוועדה, הוראה שאומרת שאי-אפשר לשנות חוק יסוד אלא ברוב חברי כנסת, זה שריון פורמלי. זה שריון, זה מעניק אמירה שדבר החקיקה הזה יש לו איזה מעמד נורמטיבי עליון. אבל במציאות שבה מוכנסת הוראה דרך חוק-יסוד: השפיטה על פי הצעתך, כשאין ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד, מכאן אי-אפשר לגזור את מעמדם המשוריין של חוקי היסוד. הרי אם היית קוהרנטי, ואם היית הגון, ואם באמת הרפורמה הזאת הייתה מבקשת להציג איזה מבנה-על לחקיקה הישראלית, אז אתה היית צריך להודות ביושרה, שאם יש סעיף שבא ואומר שבית המשפט העליון יכול להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקים ולא יכול אפילו לדון בחוק יסוד, מכאן שלחוקי היסוד כולם יש מעמד נורמטיבי גבוה יותר מהחקיקה הרגילה, ומכאן שכל חוקי היסוד של מדינת ישראל, יש כרגע שריון פורמלי. בחלק מהם, חוץ מהשריון שאתה מבקש לייסד באי-ביקורת שיפוטית, יש עוד קומת שריון פרוצדורלית, לא פורמלית, ששינוי הוא ברוב של 61. אבל אי-אפשר, ואנחנו אומרים לך את זה כל הזמן, אי-אפשר לאחוז בשתי קצוותיו, גם לומר שחוקי היסוד הם אכן ייצור מיוחד ברק יקרא להם "מעשה ידיה של הרשות המכוננת", שמגר יקרא להם "התוצר החוקתי של הרשות המחוקקת אבל אי-אפשר מצד אחד לומר שזה יצור מיוחד, אז הביקורת השיפוטית לא חלה עליהם, ובאותה נשימה לומר בדברים שנוחים לי, שאין להם מעמד מיוחד. אז אני רוצה לומר לך שבעיניי הסעיף של אי-החלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד - - - שהוא לא על סדר יומנו היום. אנחנו מדברים כרגע על מרחב הביקורת השיפוטית על חקיקה שסותרת חקיקת יסוד. האם זה משתרע על הכול - - - אני מנסה להבין מה שאתה אומר. אתה אומר שכל זמן שחוק יסוד הוא רק כותרת חוק יסוד - - - לא.

קודם כול על העובדה שאתם מבקשים להותיר בידיכם, בידי הבית הזה, יכולת לנצל את כותרת "חוק יסוד" כדי להרחיק עוד יותר אותנו מהאפשרות שממילא היא תיאורטית של ביקורת שיפוטית,

אמרתי לך שזה abuse של המושג "חוק יסוד". אני מנסה לחדד את הנקודה - - - אני חושב שהייתי מאוד ברור, אני אחזור בתמצית. אני לא בעד הסעיף של אי-שפיטות חוקי יסוד, ומכיוון שאתה יודע את עמדתי לגבי חוקי היסוד, זה לא בגלל שאני חושב שבג"ץ טוב שילך במסלול הזה, אבל אני חושב שרק לחמורים מראים חצי עבודה, ואני חושב שטוב היה להסדיר את הנושא הזה - - - - אפילו מצדי בהרחבת ההוראה בחוק-יסוד: השפיטה. דהיינו? שהיה צריך לקבוע מסמרות למה זה חוק יסוד, גם פרוצדורלית וגם מהותית. אני שואל שאלת הבהרה. אני באמת מנסה להבין. דיברנו בנושא הזה. אתה מחבר את זה לנושא הזה. אני מנסה להבין מה החיבור. אז אני מסביר. מבחינתי ברגע שאתה מעביר את האמירה שחוקי יסוד לא נתונים לביקורת שיפוטית, זה כבר אישרנו בקריאה הראשונה, ההוראה הזאת הופכת את כל חקיקת היסוד במדינת ישראל לנושאת שריון פורמלי? לא. אתה יכול לומר את דעתך. אני עדיין לא מחויב לומר את דעתך, אני אומר את דעתי. זה בדרך, גלעד. בסדר גמור. אני רק אומר שיש הגדרה מה זה שריון פורמלי, זה כתוב במסמך ההסבר של היועץ המשפטי. אני שב ואומר שברגע שאתה יוצר מצב שבו חקיקה רגילה של הכנסת נתונה לביקורת שיפוטית וחקיקת יסוד לא, די באמירה הזאת לשיטתי כדי לבוא ולומר שהמשמעות היא הפיכת כל חוקי היסוד של מדינת ישראל לחוקים בעלי מעמד נורמטיבי גבוה יותר. ומכאן שהביקורת השיפוטית על סתירה של חקיקה רגילה אל מול חוקי יסוד צריכה לחול על חוקי היסוד. זו הפרשנות שלי. זו התפיסה שלי את המושג של שריון. אתה רוצה לקרוא לזה "שריון מהותי" ולא פורמלי, בבקשה. ההוראה הזאת מעניקה שריון מהותי לשיטתי לכל חקיקת היסוד. לשיטתך. הדבר הבא. אנחנו לא צריכים להראות לך כאן מקרים תיאורטיים. אנחנו צריכים להסתכל בגוף החוק. המחוקק שאתה רוצה שנדבר עליו, הוא זה שנתן לסעיף 4 שריון פורמלי, לא נתן את זה לסעיף 5 ולסעיף 6. וזה מדהים לראות איך כפי שראינו עם העיוות של פסק הדין של מני מזוז, לא צריך אפילו להיכנס לפסק הדין עצמו, די להסתכל בערך בוויקיפדיה ולראות את הציטטות שאותו עורך אנונימי בחר, איך מני מזוז אומר במפורש: יש מקום במקרים קיצוניים לביקורת שיפוטית על הליכי החקיקה, תולה את זה בהוראות לא משוריינות בחוקי היסוד, ואפילו טוען שלפעמים ללא הוראה בחוק היסוד, כשנופל פה פגם מהותי בסדר החיים הדמוקרטי בפרוצדורת החקיקה. למשל מנעו מחבר כנסת כבר הבאתי את הדוגמה הזאת עשו מניפולציה עם שעות הדיון של המליאה, כך שנמנע מחברי כנסת להשתתף בדיון, גם בלי שום סתירה של הוראת חוק יסוד, מני מזוז אומר בפסק דינו שאפשר לפסול. ואומר מני מזוז בכל פסק הדין, חוזר על התיבה "הלכת מגדלי העופות", אבל יושב-ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן גם יאמר אחרי שהוא נקרא בפסק הדין של השופט מזוז, שבעניין הזה הוא טעה וזה אוביטר. תקשיב, אתה באיזה סחרור כוח, שקשה להאמין. אבל כמו שעשית עם מני מזוז - - - אני מבין שסיימנו את החלק של הדיון הענייני. אדוני, כמו שעשית בעניין מני מזוז, גם עכשיו, ברצותך אתה שולח אותנו לפסיקת עבר של בית המשפט העליון, שמקשרת בין הזכות להיבחר והזכות לבחור לסעיף 4 המשוריין, אבל זאת פסיקה - - - גם לפרקטיקה של הכנסת. זו פסיקה של בית המשפט העליון. וכשאנחנו עוסקים בחקיקה בזכויות יסוד, דוקטרינת המדרון החלקלק צריכה להציב בפנינו את השאלה לא רק מה היה, אלא גם מה יכול לקרות בעתיד. והסירוב העיקש שלך לבוא ולומר שכאשר קובעים אי-שפיטות של חוקי יסוד, כשמצמצמים מאוד את הביקורת השיפוטית, מן הראוי לבוא ולהתייחס ברצינות לשאלה הזאת של היקף ההסדרים המשטריים בישראל, שמשוריין בשריון פורמלי ומהותי. מכיוון שאתה בוחר פה לסמוך על פסיקת בית המשפט העליון, בוא נזכיר למשל את שאלת הפומביות של דיון הכנסת. גם הוראה לא משוריינת. דיברנו על זה. היא שונתה על ידי הכנסת ברוב רגיל. אדוני, זה בדיוק העניין. העניין האם - - - אתה רוצה לייצר הגנה שלא קיימת היום ולא הייתה קיימת. אני לא חושב שזה הכלי הנכון.

תציע הצעת חוק. אני רוצה לבוא ולומר שכאשר עסוקים בהצרת הנתיב של הביקורת השיפוטית - - - לא עסוקים בהצרה. זה לא קיים היום. אתה כן, רוטמן. בוא תודה בזה. כשעסוקים בדיון - - - אתה לא מוכן להודות בזה? כשעסוקים בדיון על מה חלה ביקורת שיפוטית ועל מה לא חלה ביקורת שיפוטית. אתה זה שרוצה לקבוע בחוק היסוד את ההוראות "משוריינת בבירור". אתה רוצה. הרי באותה מידה היה אפשר במסגרת התיקון הזה לומר שהביקורת השיפוטית חלה על כל הוראה שנמצאת בחוקי היסוד, לא שמשוריינת. אז אל תאמר שאנחנו לא דנים בזה. אני אומר שכאשר אתה אומר שאני פוגע בהגנה שקיימת היום, מן הראוי לציין שהיום ההוראה הזאת שקבועה בחוק-יסוד: הכנסת יכולה להשתנות ברוב רגיל. היא לא מוגנת היום. אני כרגע הצעתי משהו אחר. כשהיא תשתנה, ההגנה תשנה. רק כדי שיהיה כאן ברור, אני הצעתי משהו אחר. לא הצעתי שעכשיו על כל הוראה בחוקי היסוד אנחנו נכניס אמירה ששינוי הוא רק ב-61. אני הצגתי לך מודל אחר, הצגתי לך מודל שיש חקיקה רגילה של הכנסת, יש כמה סוגים של הוראות של חוקי יסוד, יש הוראות שכדי לשנות אותן, צריכים בכלל רוב של 80, ויש הוראות של חוקי יסוד שצריכים רוב של 61, אבל לעניין הביקורת השיפוטית, וזה בדיוק בדל"ת אמותיו של הדיון הזה, כי אתה בא ואומר - - - אני לא רוצה להחיל את המודל הזה, אבל אני טוען שהוא גם לא קיים היום. אתה טוען שאני פוגע במשהו, ואני טוען שהוא לא קיים היום.

אדוני, לא אמרתי לך עכשיו במה אתה פוגע או לא. באתי ואמרתי לך שעכשיו, כשמסדירים את הסוגיה הזאת ובין השאר קובעים מסמרות מפורשים מה בית המשפט העליון לא יכול לפתח מכוח הפסיקה, אז אני בא ואומר לך שאין שום סיבה להיצמד לאופציה א' פלוס ב'. כל המגמה שלכם היא להעניק לכל חקיקת היסוד מעמד משוריין, ולכן צריך לאפשר החלה של הביקורת השיפוטית על כל הוראת חוק רגיל שסותרת חקיקת יסוד. יש כאן הוראה בחוק שלאופוזיציה חייב להיות ייצוג בוועדות חקירה פרלמנטריות. זה בחוק-יסוד: הכנסת. מחר יקימו בהחלטת כנסת או בחוק כנסת ועדת חקירה שהאופוזיציה לא נמצאת.

אל תדאג, הם לא יקימו. הם מסוגלים לבקר משהו? עכשיו המשפט האחרון נוגע גם לנושא הזכויות וזכויות היסוד, ולא רק ההסדרים המשטריים. וצריך לחזור ולומר בצורה מאוד ברורה, אתה מבחינתך רוצה להעצים דרמטית את הפער שכבר קיים היום בין ההגנה החוקתית על זכויות שמנויות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לבין הזכויות שפותחו מכוח הפסיקה, או שיש להן רק עיגון בחקיקה רגילה ולא בחוקי היסוד, כי שוויון זה בסופו של דבר זכות חוקתית שיש לה עיגון בשורה ארוכה של חוקים רגילים, אין לה עיגון בחקיקת יסוד. אני שב ואומר: כבר היום יש הבחנה בין המעמד החוקתי של הזכויות שרשומות במפורש לבין הנגזרות או הזכויות שפותחו בפסיקה. חופש הביטוי לא נגזר מכבוד האדם, הוא היה קיים גם לפני שכתבו את המילים "כבוד האדם". חופש הדת היה קיים לפני. גם שוויון היה קיים לפני, הוא פשוט לא נכתב במפורש בחוק יסוד, אבל הוא מופיע באין-ספור חוקים. כבר היום קיימת הבחנה בהגנה החוקתית, כי בעוד שפגיעה בקניין לשיטת בית המשפט העליון לא צריכה להעלות כדי פגיעה בכבוד האדם, בית המשפט העליון בפסיקה שלו בא ואמר שפגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בחופש דת, פגיעה בשוויון - - - יהיו מוגנות רק כאשר הן עולות לכדי פגיעה בכבוד האדם.

עכשיו אני - - - ואתה טוען שהמינוח שלי סותר את זה,

אני טוען שאוי לנו שהפער הזה כבר קיים היום, רע לנו מאוד שהפער הזה קיים גם היום, אבל כל המגמה שלך לשיטתי היא להגדיל את הפער. והניסוח שלך לא מבהיר. אם אתה רוצה לומר את זה לפרוטוקול,

אותי זה לא מספק - - - אני יודע שאותך זה לא מספק. לפחות שנדע מה גבולות המחלוקת בינינו. אם אדוני מבין את הניסוח שצריך להגיע אליו כדי לשמור על הקונסטרוקציה הזאת שפותחה בפסיקה,

להערכתי זה לא מה שאתה רוצה. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. אנחנו נצא להפסקה עד השעה 11:40. חידשנו את הישיבה. אני מעדכן מבחינת המשך סדר היום והלו"ז. אנחנו נמשיך את הדיון הזה עד השעה 13:00. בשעה 13:00 נצא להפסקת צהריים ואז נחדש ב-13:30. אני כבר נותן הטרמה לגלעד, מחר בע"ה נדון בפסקת ההתגברות בהתאם למסמך ההכנה שיופץ בע"ה בהמשך היום. אולי אפילו תוך כדי הוועדה. מתי אתה מתכוון להצביע? בע"ה ביום רביעי בקריאה ראשונה.

התכנון, ואני מקווה שנעמוד בו. ביום רביעי תהיינה הצבעות? הצבעה בוועדה על הקריאה

אז נוצר מעמד מיוחד. אבל זה לא הסטנדרט, בוודאי לא הסטנדרט לגבי אמנות רגילות. לגבי מה שנאמר לעניין הולנד.

אני שמעתי הרצאה שלמה של סגן נשיא בית המשפט העליון של הולנד, אין שם בית משפט לחוקה, והוא הסביר לנו בפרוטרוט שלא יעלה על הדעת של בית משפט בהולנד לבטל חוק או להכריז עליו שהוא לא

אגב, די שונה ממה ששמענו בוודאי ביום רביעי, וגם היום. קודם כל שנדע, ניו זילנד היא במקום השני בעולם באינדקס הדמוקרטיה של ה"אקונומיסט" לשנת 2022. ואגב, לאורך שנים ברצף היא עומדת במקום מאוד מאוד גבוה. במקום הראשון, אם אתם רוצים לדעת, נמצאת נורבגיה.

זאת אומרת,

אצלנו הזכות הזאת משוריינת יותר ממה שבניו זילנד. נכון. כל החוקים שווי ערך, כל אחד ניתן לתיקון בידי הפרלמנט. אופן מינוי השופטים, בניגוד למה שנאמר כאן.

בתי המשפט הבטיחו שהרשות המבצעת לא תפעל בניגוד לזכויות יסוד,

ניו זילנד היא צד להצהרה אוניברסלית בדבר זכויות האדם. היא אשררה את האמנות על זכויות אזרחיות פוליטיות

אנחנו במקום טוב במדד השחיתות והתרבות. גם שם אנחנו נמצאים במקום לא רע למטה. הולנד ואנגליה נמצאות במקום מצוין, באחד המקומות הטובים, ולצערי הרב לגבי ישראל, ישראל נמצאת במקום שקוראים לו flawed

אחרי שהסברת לנו כל כך יפה שאנחנו לא העם,

אמרתי שהמפלגה שאתה מייצג אולי העם. הליכוד לא באמת רוצה את הדבר

זאת אומרת, הדברים האלה לגמרי קיימים. אבל אני בעיקר רציתי להתייחס לשאלה מדוע מן הראוי שבית משפט יתערב כאן יותר. זה מתכתב עם השאלה שלך מדוע ניו זילנד היא קצת לפנינו במדד

אפילו את הנושאים הבסיסיים האלה הוא לא פסל,

חוק הגיוס שלוש פעמים.

אתה יודע את עמדתי,

צריך לבטל את חוק גיוס חובה ולפתור את הבעיה

למשל בכבוד האדם או בתוך החרות ממעצר.

סגירת עיתון. סגירת עיתון למשל, בחוק, תרחיש מעניין. זה לא ריאלי בכלל. בוודאי שזה ריאלי. את הצבעת בעד הדבר הזה.

כתם על ספר החוקים של מדינת ישראל. פשוט ברוך השם לא הצלחתם להעביר

כרגע מה שהמחוקק החליט לתת לו הגנה,

אם בית המשפט חושב שסגירת עיתון בסיטואציה המדויקת שאתה מדבר עליה, שהיא סיטואציה תיאורטית,

אם הוא יחשוב שהיא כן נמצאת בתוך כבוד האדם באופן ברור אז הוא כן

נניח שבית המשפט ייתן איזשהו פסק דין שמבוסס על טענה למניעות,

ויבוא צד שהיה צד להליך ואומר: לא הייתה התחייבות כזאת. והוא

אם הוא היה עובר בלי שום הסתייגות שמתקבלת שמבטלת את השריון ב-61,

מאחר שהוא עבר בלי זה, אז לא היה צריך את סעיף שמירת הדינים כדי להגן מפני חקיקה. עדיין היה צריך את סעיף שמירת הדינים כדי לשמר דברים שנעשים שלא בחוק או על פי חוק, דהיינו פסיקות של בית הדין הרבני, דהיינו הוראות שקבועות בסטטוס קוו

זאת אומרת,

אין ספק שגם 120 חברי כנסת לא יכולים לחוקק חוק שימליך עלינו מלך אבסולוטי,

61 יוכלו לפגוע בכל זכות לפי ההצעה שאתה הנחת על השולחן.

אנחנו כרגע עסוקים בצורה מאוד מאוד מצומצמת בתיקון מעט מן הנזקים שבית המשפט העליון גרם ב-30 ומשהו השנים האחרונות. נקודה אחרונה, זה נאמר פה על ידי גלעד קריב אבל לא ענית לזה. ב-2008 או 2007 בתיקון לחוק

היא ראתה מה קרה עם זה.

אין ספק שאנחנו באים לתקן פה עכשיו מחדל, עכשיו במונח המחדלי של המושג, מחדל גדול מאוד שהוביל לכך שלאורך השנים הביקורת השיפוטית הקצינה. ואם אתה שואל אותי, הסיבה שלא הייתה כזאת מוטביציה

הגדילו לעשות וגם נתנו מועדי ג' לחלק מהסטודנטים, למי שילך ויתמוך ברפורמה.

אז אנחנו כאן כדי לומר, הרוב הסטודנטיאלי תומך ברפורמה ככתבה

אם זה לא בתחומי מדינת ישראל לפחות ששם לא יתערב. הפוך, זה אושר בכנסת. אני מוכן לקבל את זה שבג"ץ לא יתערב מעבר לקו הירוק.

וכמובן השופט עצר את ההנגשה ולא נתן שינגישו את

זו גם פסיקה. לכן אנחנו צריכים שיהיה לנו, לעם, את הכוח. אמרתי משהו, ואמרתי את זה

אנחנו לא יודעים אפריורית מי נפגעה לו הזכות ועד כמה היא נפגעת. הדרך היחידה לגלות את זה היא בעזרת הפרלמנט שיגיד לנו כמה אזרחים נפגעים ועד כמה הפגיעה הזאת משמעותית, וכך הם לוחצים

נגיד גם על החוקה שדיברו כאן, שהיעדרה במדינה הזאת הוביל לעיגונם של חוקי היסוד כחוקים בעלי מעמד מיוחד. המצב הנוכחי הוא שאין כרגע הגדרה ברורה של

תודה רבה.

אני אמרתי קודם ואני נזהר,

אני בא מהרשות המבצעת, הגעתי לכנסת רק ב-2019. הייתי ברשות המבצעת מ-1991 עד 2019. אני חייב לומר לך שלא הרגשתי מעולם שידיי לא כבולות ברמה מאוד מאוד גבוהה בשביל לבצע דברים.

הרגשתי שידיי היו מאוד מאוד כבולות,

באיזון הזה, כשאנחנו מרגישים שהמגבלות שהוא הטיל על עצמו הן קצת יותר מדי רחבות, איך היית מציעה להתמודד עם זה? בהינתן שאין חוקה,

ואני חושב שלנוכחים כאן בחדר כרגע מובן למה אין חוקה, כי יש אולי מתח בין יהודי לדמוקרטי, יש מתח בין הערכים היהודיים

אז זה לא נכון שאין מגבלות, ובנוסף אפשר לייצר מסמכים חוקתיים שיכללו הגנה מלאה על זכויות אדם ויקבעו את כל זה גם במסמך פורמלי. אני לא חושבת שההבדל בין מדינת שלטון חוק למדינה שהיא לא שלטון חוק זה בהכרח שיש חוקה כתובה, אבל זה דיון אחר. אבל מגילת זכויות אדם או הגנה מלאה

אבל אגיד שמדינות של אירופה הקונטיננטלית שולטת הגישה המוניסטית שאומרת שאמנות,

מהדין הפנימי של המדינה. בהולנד אמנם לא

שאם מעלים טענה על תוקפו של חוק בבית משפט שלום,

ואומרים שהחוק לא תקף, כדוגמה לסיפור שסיפרה עו"ד אריאלה שגב, אז אם הוא חושב שהטענה איננה נדרשת לטובת ההכרעה,

דהיינו על פניו אפשר לדחות את הטענה שהחוק לא תקף

אתם יכולים לברר את זה בתקיפה עקיפה

תנסו לראות איך זה מיושם בערכאות הדיוניות. והיו מקרים שבהם דווקא הביעו עמדה הפוכה, אמרו שזה צריך להתברר באמצעות פנייה ישירה לבית המשפט העליון דווקא בגלל

במקום להכריע בשאלה האמורה.

או בלי לקבוע כאמור בסעיף קטן

אצל יריב לוין כתוב: רשאי הוא לדחותה,

ההרכב או מי שבידיו סמכות שיפוט - - - כי יש לבטל חוק,

נראה לי שהנוסח של לוין מצוין.

אבל אני חושב שמי שבידו סמכות שפיטה על פי דין אין עליו אלא את מורא הדין. וזו גם ההצעה של השר לוין, ולכן אני מציע שנשאיר את

פה אין לנו. באים בשאילתה, זה כמו דחייה על הסף.

אני מציע שנאמץ נוסח שסעיף א' שלו הוא: התעוררה בפני מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין טענה בדבר תוקפו של

זאת אומרת, אתה לא משאיר לו דרך ביניים.

התעוררה טענה, הוא רשאי לדחות. היא קראה משהו אחר. היא דיברה בתוך העליון. מה שהם הציעו לא בעליון, אלא בערכאה הראשונה,

התעורר בפני רשות שיפוטית ספק של ממש בדבר תוקפו של חוק ומצאה

כי אני לא בטוח שזה נכון כעניין של מדיניות שיפוטית שכל גורם שבידו סמכות שפיטה על פי דין יכתוב חוות דעת אם הוא משוכנע או לא משוכנע שיש לקיים או לא לקיים תוקפו של חוק. הנחת העבודה שלי היא שאנחנו מייצרים פה עכשיו רשות מתמחה, שזו המומחיות שלה. כמו שבנושא

אני הייתי כותב: ורשאית היא לנמק מדוע התעורר אצלה הספק,

הייתי עושה את זה הנמקת רשות.

זה משהו שכדאי שהנהלת בתי המשפט יהיו

הרי ברור וידוע שזה אחר כך יעבור עוד ערכאה ויעבור ערעור. בלי נימוק למעשה קשה להעביר את זה הלאה. הוא לא מקבל החלטה, הוא מעביר שאילתה. אבל

מצד שני, הצד השני אומר שזה דווקא מפחית מהחיכוך בין הרשויות במובן הזה שזה לא מבטל את זה כלפי כולי עלמא, זה מבטל את זה רק כלפי הצדדים באותו הליך.

זו הייתה שאלה שלכם. אני חושב שזה סעד לא מוגבל. לכאורה בית המשפט יכול לכתוב מחדש חוק,

הכוונה היא באמת לבטל חוק או להגביל את תוקפו. מה זה לשיטתך להגביל את תוקפו? כי השאלה האם "להגביל את תוקפו" לא יכול להתפרש גם כמשהו שמעורר שאלה פרשנית

זאת אומרת, דובר שם שהסמכות הייחודית וכו' תהיה לקבוע כי חוק אינו תקף, ואז אומרים: קבע בית המשפט כי חוק אינו

רשאי הוא לתת כל הוראה או סעד הנראים לו דרושים בנסיבות העניין, לרבות קביעה בדבר מועד התחילה של הוראת

אבל אני רוצה שלבית המשפט העליון תהיה האופציה להכריז רק על אי התאמה. אבל אני מנסה להבין,

בוודאי. כי זה לא קיים כאופציה. לא כתוב באופציה הרבה דברים. אבל זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני רק אומר שאם אנחנו נמצאים במודל שבא

מבטל את חוק המגבילה את תוקפו, תן הבהרת נוסח שמסבירה שהכוונה היא בזמן, בין לפני פסק הדין באמצעות צו ביניים, צו עראי וכדומה, ובין אם אחרי פסק הדין

דובר על הרכב של שבעה או הרכב של תשעה, כולל התזכיר שעליו דיברנו מ-2017 שגם דיבר על תשעה. אני אגיד את הסיבה למה 15. דווקא זה מבחינתי הסדר מאזן. מאחר שאנחנו קובעים במקביל בהצעת חוק שכבר עברה את הקריאה הראשונה שלמעשה מי שיוחלט להחליט בשאלת זהותו של נשיא בית המשפט העליון, בוודאי אם אפשר להביא מועמד

צריך למנות כמה שופטי מחוזי שיהיו ממלאי מקום בעליון. זה דבר חשוב בלי קשר, כי לפעמים גם יש נצברות. ראינו ששופטים בעליון, כמו שנאמר פה. אבל עד היום אין בעיה, כי עד היום לא הייתה חובה לשום דבר הרכב של כל ה-15. אז ממילא היו כמה נבצרים, לא

אני לא חושב שיש לי כוח כל כך חזק במינוי שופטים. כוח מוחלט במינוי שופטים. אני לא חושב שיש לי כוח כל כך חזק

אז זה יהיה ארבע חמישיות או 80% מההרכב באשר הוא.

אני אומר לעגל כלפי מה שקרוב.

לשלם הקרוב.

על סעיף ג' שהוא פסקת ההתגברות ננהל את הדיון היותר מדוקדק מחר, בעזרת השם.

יתרונותיו וחסרונותיו, ולכן יכול מאוד להיות שנפיץ הערב או מחר גם נוסח של המודל הבריטי, של אי ההתאמה. לא לקרוא לזה מודל בריטי, מודל אי